אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. יש שלוש הצעות לסדר. הייתי מעדיף שעכשיו לא מדובר אבל אם תעשו את זה קצר,

עודד פורר. קצר, בבקשה. זו רק הצעה לסדר.

לא לדבר על מה שהולך להיות עכשיו, בגלל שקודם צריך לשמוע את הממשלה.

יש איזושהי סברה של הממשלה שאנחנו נאפשר את העברת החוק פה בשעה, ובזה נגמר העניין.

אז אם הם מקבלים את כל הערות שלנו, אז מצוין. אבל יש לי תחושה שהם לא מקבלים את כל הערות.

יותר מזה, אני אגיד לך: גם מה שהם הניחו פה - - - לא. לא לדבר על החוק, אני מצטער. רק לגבי המספרים.

אמרו שזה 6 מיליארד שקלים. אני אתן לך לדבר. לנו הם הסבירו 800,000 זה 4.5 מיליארד שקלים.

תודה רבה. אני רוצה שנשמע פה לפחות את הפירוט על 1.5 המיליארד הנוספים. תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, ממש בדקה. אדוני היושב-ראש, אני לא אכנס חוק, אבל בקשר למשהו, דיברנו כל כך הרבה זמן כאן על כל מיני דברים, תקנות שאיכשהו, אוכלוסיות שנפלו בין הכיסאות שדיברנו עליהן, עצמאים שהפכו לשכירים, אבטלה מהיום הראשון, כאלה עם משפחות עם ילדים ומקבלים מתחת לגיל 28, שדיברנו על להשוות אותם למעל גיל 28. אם אנחנו מדברים כאן על עידוד תעסוקה, זה חוק שמאפשר לנו גם להכניס את אותן נקודות שדיברנו עליהן כאן באריכות ולא מצאו מענה ולא מצאו פתרון.

נגיע לחוק ונראה. הממשלה תציג, ואחרי זה תשאל אותם. אבל אני חושב שראוי שתגיד מה הכוונה שלך. אם הכוונה שלך באמת לסיים את הדיון היום בשעה,

אין דבר כזה אצלי שיש לי כוונה.

בשבילי, הוועדה היא הדבר הכי חשוב. נראה מה מתפתח.

אז אנחנו נדע אם הכוונה שלך - - - אין לי כוונה לכאן או לכאן או לאחרת. אני לא באתי עם זה. אני בא בידיים נקיות. נשמע את הדיון, נשמע את הממשלה,

אדוני היושב-ראש, אני חושב שבמצגת של משרד האוצר חסרים לנו המספרים של כמה עובדים חזרו באפריל.

וכמה עובדים לא יצאו בכלל לחל"ת, ולפי הערכתם, הם פשוט לא עבדו והמעסיקים שמרו אותם כדי לשמור על זכויות שלהם. תודה רבה. ינון אזולאי, אחרון הדוברים, ואני אבקש שאתם תציגו את החוק, ויש לכם הרבה עבודה. אני רוצה להגיד לכם, בגלל שיש פה הרבה שאלות. אני לא זוכר כמעט מקרה כזה שהגיעו אליי כל כך הרבה פניות. באמת, אני עכשיו אומר ברצינות. החוק הוא חיובי. הוא הולך לעזור לאנשים. אבל יכולות להיות שם כל כך הרבה בעיות שבסוף יצא שכרו בהפסדו. אז תיקחו בחשבון שאתם צריכים להיות מקצוענים, כמו שאתם, לא, לא חשוב. כמו שהם מקצוענים, מהצד שלהם.

בבקשה, ינון. אחרון הדוברים, ואתם תציגו. יכולים להיות עם לב ומצפון מאשר מקצוענים גרידא. כן, ינון.

גם אני לא חושב שהדיון הזה של שעה וחצי ייגמר בשעה וחצי. אני חושב שזה דיון מעמיק ואנחנו צריכים, מבחינתנו, לתת את כל הזמן שרק אפשר גם אחרי המליאה.

אלא אם כן הם ייתנו את כל תאוותנו בידינו.

תשמע, או שאתה באמת, באמת - - - אני חושב שרק להגיש את 6,000 הסתייגויות ייקח לי יותר משעה וחצי. אבל מה שכן, אני הייתי מבקש שתהיה התייחסות מפורטת בחוק לעמותות, איך אנחנו מסייעים גם לעמותות. וכשתקריאו את החוק ונדון עליו אני אגיד מה אני חושב איפה צריך לתת את הדגש. אבל חשוב לי לשמוע גם על העמותות. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, יש לך שאלה. שאלה שמורכבת משתי שאלות. יש שמועה או ידעה, אני מבקש את התייחסות אגף התקציבים, שאתם מתכוונים לבטל את מסלול העסקה 4.17, 4.18. זה המסלול היעיל ביותר להעסקת ערבים, חרדים בפריפריה. זה מסלול שנותן 25% מהשכר לעידוד תעסוקה. רבים מודאגים מהאפשרות הזאת. אני רוצה לשמוע תשובה כן או לא, כדי לסיים את הנושא. השאלה השנייה היא לגבי החרגה של אגודות שיתופיות. אני רוצה לתת לכם דוגמה של אגודה שיתופית בשם "תנדיף", ניקיון, שמעסיקה

פועלי ופועלות ניקיון, שהתאגדו לאגודה שיתופית כדי לא להיות קורבן של חברות כוח אדם, למשל.

גפני, אני רוצה עוד שאלה קצרה.

נו? סיוע לנהריה, זה דיון שהתנהל פה עוד כשהוועדה הייתה בראשות גפני, עוד לפני כן. לא קרה שום דבר מאז. עודד, הם ידברו על העניין הזה. אני אבקש שתדברו על נהריה. נהריה עלתה בשיחה שאתם ניהלתם איתי, ואני רוצה תשובה לעניין הזה. אני מקבל פניות על העניין. אחר

הוצאת את המכתב בפברואר, כלום לא קרה.

מי מציג את החוק?

למה מצגת ולא תשובות? תקבל גם תשובות, אחמד.

רק שנייה, שנייה. אין לכם תשובה מיידית למה שאמרתי? רגע. יש לכם מצגת? אני יכול לדעת למה אנחנו לא מקבלים אותה קודם? ביקשנו פעם שעברה שנקבל את המצגת. אבל דיברנו בפעם הקודמת שתביאו לנו. זו אותה מצגת או מה? זו אותה מצגת? קודם כול, היא מאצלך במחשב, כן. לא מאצלי.

היא מהחשב של הוועדה, לא מאצלי, המצגת. זה מה שהציגו כאן, לדעתי.

זה נחמד שאתה מביא אותה בבוקר למחשב של הוועדה. אנחנו מבקשים לראות אותה לפני, כדי שנוכל להבין מה יש בה, ולא להיות מופתעים.

אנחנו עובדים בלוחות זמנים,

ביקשתם אתמול פירוט.

אתם לא רוצים, לא נציג אותו. אני הבנתי משר האוצר שביקשתם פירוט, שלא הספיק לכם. הפירוט התבקש שלשום.

אם אתם לא רוצים, לא נציג.

צריך לקבל אישור לדבר פה. ביקשנו כבר בדיון הקודם.

כן, אבל בישיבה ביקשנו את הפירוט.

אני מבקש שאנחנו נדבר בגובה העיניים ושאנחנו נדבר על הנושא כמות שהוא, אם אפשר, בבקשה. השאלה היא אם אתם רואים בנו שותפים או שאתם רואים בנו מכשול שצריך לעבור אותו. אם אפשר, נעבור אותו בלי בעיות. זה היה הכי טוב. השאלה היא איך אתם מתייחסים אלינו. אם אתם מתייחסים אלינו כשותפים, אתם עובדים על החוק לפחות שבוע. לפי דעתי, הרבה יותר זמן.

עכשיו, אתם באים אלינו. אנחנו צריכים ללמוד את כל מה שאתם יודעים. אנחנו צריכים ללמוד פה במהלך ישיבה אחת,

לא משנה. אנחנו צריכים את המצגת קודם. אנחנו רוצים ללמוד אותה. לא שאנחנו נקבל אותה בבוקר, ועכשיו נבקש מטמיר: תוציא לנו בבקשה אתה מצגת. עכשיו נתחיל לקרוא אותה בשעה שאתם מדברים. אם אתה מסכים להביא לנו מצגת, להביא לנו כמה ימים קודם, אז הינה מה טוב. אז אנחנו שותפים.

אז יהיו פה הרבה שאלות מכאן ועד להודעה חדשה. אני מבקש שנגיע לסיכום. אם אנחנו שותפים, ואז אתם מביאים לנו אתה מצגת בזמן,

היושב-ראש, אני מבקש. מרידור הוא חדש בתפקיד. הוא עוד לא מכיר את הנהלים.

אל תכעס עליו ככה פעם ראשונה.

אם אתה באמת רוצה, אז אני מכיר יושבי-ראש ועדות שאומרים למי שלא הגיש את המצגת קודם: אתה פשוט לא יכול להציג אותה.

יש יושבי ראש ועדות, אתה גם חדש, אולי כדאי ללמוד מהם, שאם לא שולחים להם מראש את המצגת, הם פשוט לא נותנים להציג אותה. כי אחרת, זה לא יעזור. כל פעם אתה תבקש והם לא יעשו.

אתה אמרת את זה לאגף התקציבים בישיבה הקודמת. אני יודע, נו. שאול, תשובה, בבקשה. אני אשמח להציג, אבל זו החלטה שלך, אדוני היושב-ראש.

אני אשמח להציג. אבל החלטה אם להציג או לא היא שלך. מה שיש במצגת זה הסבר מאוד כללי. - - - תנו לי רגע

לא שמעתי את מה שהוא אמר. תשלחו למייל, שגית, שנראה את זה. לא שלחו את זה לוועדה בכלל.

אין אצלנו. זה לא הגיע עדיין לוועדה.

זה בזום.

במזכירות הוועדה.

אני מציע שנעשה הפסקה. תשלחו את זה למזכירות הוועדה ונחדש את הדיון. עכשיו קיבלנו אותה, לפני בדיוק שלושים שניות. אנחנו יכולים להעביר לכם אותה.

נעשה הפסקה בדיון. נעביר לכם אותה.

חבר הכנסת פורר, שנייה.

היום יום נפלא.

אני בעד. אני אגיד לכם מה יש במצגת, ולהחלטתך אם להציג אותה או לא להציג אותה. אני רוצה תשובה עקרונית. בגלל שאם אין לי תשובה עקרונית, אני פשוט מפזר את הוועדה. עם כל הכבוד, בסדר. התשובה העקרונית היא שאנחנו נסכים איתך עם מה שאמרת ונעשה מאמץ גדול להעביר קודם. המצגת הזאת, אני רק אזכיר - - - מה?

עודד, עברה שנייה אחת. עודד, אבל אתה לא יכול כל רגע

מה שמוצע פה בסופו של דבר זה מענק בהיקף של 7,500 שקלים לעובד שיחזור מהראשון ביוני, כשהמענק הזה מחולק לארבע פעימות שוות בין יוני עד ספטמבר. מה-20, הודעתם הבוקר. מייד, מייד אני אגע אחורה. כמדומני, זה הוחלט בוועדה - - - חברים, תנו לי. אני מבטיח שאני אגיד הכול.

אני כמובן אשאר פה לענות על כל השאלות, אם לא עניתי על משהו. הליבה של המענק היא הראשון ביוני ואילך. רוב העובדים לא חזרו לעבודה, מי שתהה, עד הראשון ביוני. והמטרה היא להחזיר את כולם כמה שיותר מהר. ולכן המענק מיועד לכל עובד שחוזר מהראשון ביוני. 7,500 שקלים למעסיק בדרך יחסית פשוטה. המעסיק והעובד, העובד כבר רשום בשירות התעסוקה.

נרשם והכסף עובר ישירות מרשות המיסים לחשבון הבנק. - - - מייד, עודד. באמת, בואו ננסה להקשיב ברצף. זה בלתי אפשרי, כל ההערות בצדדים.

באמת, זה מוציא מריכוז. תנו לו לדבר. אני נאלץ בכאב רב להסכים עם קטי שטרית. כן, לא להפריע.

זה מוציא מהריכוז.

אנחנו רוצים לשמוע אותו, רוצים ללמוד, ואחר כך נעיר את הערות. אני רק מודיע שאנחנו מקשיבים לך כמו שקטי אומרת. שאול, אנחנו מקשיבים לך, ואני רוצה שתדבר ברצף. זה שאנחנו לא מתערבים באמצע זה לא אומר ששתיקה כהודאה. אבל מקשיבים לך ורוצים לדעת. אף פעם בוועדה הזאת לא הנחתי את הנחה הזאת. סוף-סוף אמרת משהו טוב ונכון. הלאה, שאול. מטרת המענק היא קליטת עובדים לאורך זמן. קטי, תודה.

וזו הסיבה שהוא מחולק לארבעה תשלומים שווים. בכל חודש שבו העובד יועסק

אם הוא מפסיק להיות מועסק, הסכום יפסיק להיות משולם. וכמו שאמרתי, הליבה היא הראשון ביוני.

מצאנו לנכון, והיום גם שר האוצר, אחרי שהוא דיבר עם יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש הקואליציה וגם עם יושב-ראש סיעת כחול לבן, החליט להוסיף, בתיאום עם ראש הממשלה, גם את ה-19 באפריל. זה היה יום הראשון שבעקבות הנחיות של הממשלה אפשר היה להחזיר עסקים לעבודה. ובעצם בימים שקדמו לראשון ביוני, עובדים שחזרו יקבלו מענק מופחת. הסיבה למענק מופחת היא שלא ריצינו לעשות מצב שבו מי שהחזיר, כי הממשלה התירה, לא יקבל כלום, בפרט שהממשלה אמרה

והדבר השני הוא שרצינו לחזור אחורה ל-19 באפריל לאור ההערות ששמענו, שנגעו ל-11 הימים האלה שבהם אפשר היה להחזיר עובדים. וחלק מהעסקים החזירו, בעיקר העסקים הקטנים. כמו שאמרתי, אם אני צריך לדבר על העיקריים, אז אחד זה מיקוד עובדים. רגע, רק שנדע. אתה יודע, בין חברי הוועדה יש אחד שלא כל כך מבין, אני. המצב כרגע, מה שאתם מציגים לנו, הוא שזה לא מהראשון ביוני - - מה-19 באפריל. - - אלא זה מה-19 באפריל, שאז הייתה ההודעה. עכשיו, אם אני אחשוד שמה שעשיתם, את הראשון ביוני, זה בגלל שהכנסתם עז ואחרי זה רציתם להוציא את זה, אני אהיה חושד בכשרים?

אני רק אסביר. הראשון ביוני זה 7,500 שקלים. מה שהכנסנו זה הראשון במאי וזה 3,500. לא הכנסנו את הראשון במאי כדי לרדת ל-19 באפריל. 19 באפריל הגיע בעקבות הרבה מאוד הערות ששמענו. אבל למה רק 3,500, שאול?

רגע, רגע. אני רק עונה ליושב-ראש, ואז אני אשמח לענות לך. ה-19 באפריל נכנס בעקבות הערות ששמענו והרצון להתייחס גם לזה שהממשלה החזירה בעצמה מה-19 באפריל. כך צריך להבין אותו. בעיניי, הוא מהותי. כמובן שכרגע הצעת החוק שמונחת אומרת: ראשון במאי. אנחנו הסכמנו, ושר האוצר גם הודיע את זה, להעביר את הראשון במאי ל-19 באפריל. כמובן שבסוף הסמכות שלכם, לא שלנו. אז אנחנו צריכים כבר לשנות את זה בחוק? נכון.

אבל הוא לא ענה למה זה נמוך יותר.

הוא לא עונה על הנמוך יותר. בצלאל העלה את הנמוך יותר. בערך 100 מיליון שקלים. נכון, אבל זו שאלה טובה למה. אני אסביר, אני אסביר. כן, כן.

אני ממתין בסבלנות. צריך להבין. המענק תפקידו לתמרץ, לגרום לאנשים לעשות פעולה. אין שום דבר שתעשו היום, בראשון ביוני, כדי לשנות את הפעולה שאנשים עשו בחודש מאי ועכשיו בחודש אפריל. אין קשר בין מה שאנחנו עושים היום לשאלה אם אנשים יעשו את מה שהם כבר עשו. הם כבר עשו אותו. אבל יש רציונל. אבל יש רציונל. אבל בפעם הבאה הם כולם ישאירו את האנשים בחוץ.

מה שאתם עושים, וזה לא רחוק. אני לא מדברת עכשיו על משהו דמיוני. בפעם הבאה כולם ישאירו את העובדים בחוץ, יחכו לראות מה הממשלה תעשה, ואז כשאתם תתקצבו - - - הם לא יחכו,

זה מה שאני אומרת. הם ישאירו את העובדים בחוץ, הם לא יחזירו אותם חזרה. דבר שני שמאוד חשוב רגע - - - לא, אבל רגע. לא, הוא כבר מתייחס לזה. אבל אני ביקשתי מחברים אחרים שלא להעלות. הבעיות האלה ידועות.

הן ידועות לכולנו. אני אאפשר לך להעלות את זה,

עודד, אבל זה רק בשנה ראשונה שלו. אתם יודעים את הבעיות שהחוק הזה מעורר. בבקשה, תתייחסו. אני נותן לכם את הבמה. אחרי זה יהיו שאלות של חברי הוועדה. בבקשה,

היא להחזיר עובדים לעבודה, לעשות את זה במהירות. וזה רלוונטי מהראשון ביוני ואילך. זה לא רלוונטי אחורה. הסיבה היחידה שאחורה נמצא בחוק היא כדי להתייחס לאותה מילה של הוגנות. לפי העיקרון שלך, זה רק מהיום שהחוק יאושר, לא מהראשון ביוני.

אני אסביר, עודד. אני רגיל לבוא לוועדה הזאת כמעט 20 שנה.

אבל עם כל כך הרבה הפרעות בשתי דקות אני מתקשה, גם אני מתקשה. לא, כי לא תמיד אתם מגיעים עם חוק עם כל כך הרבה הערות.

אז אני מבטיח שאשאר לענות על השאלות. עודד, בסדר?

אומר עוד פעם: המטרה של המענק היא החזרת עובדים לעבודה. מי שחזר כבר לעבודה, הוא לא בליבה של המטרה הזאת,

צריך להגיד את זה. העסקים הם לא ליבת המענק הזה. הם קיבלו הרבה מאוד מענקים כבר קודם. קיבלו עוד כלים, כמו אשראי, כבר קודם. והמטרה הזאת של המענק הזה היא להחזיר עובדים. היא לא לבדוק אם העסק נפגע או לא. היא לא לפצות עסק שנפגע או לא.

במענק הקודם של 5 מיליארד שקלים,

עסק ששמר עובדים ולא הוציא אותם לחל"ת, שתדעו, קיבל מענק הרבה יותר גבוה מעסק שהוציא עובדים לחל"ת. כי בגלל העניין הזה של הוגנות,

להתחשב בהוצאות לעובדים שלא יצאו לחל"ת כהוצאות קבועות מסגרת המענק. בלבד שהמחזור שלו הוא מחת ל-20 מיליון שקלים. נכון, בלבד שהמחזור שלו מתחת ל-20 מיליון.

אני אגיד גם שהטיפול פה הוא מאוד פשוט. דיברנו גם על זה. למה שלא תעבירו את המענק ישירות לעובד?

כי אנחנו עושים משהו פשוט. אין טעם להעביר לעובד בשביל שהוא יבוא איתו למעסיק. במהות,

מה שקורה הוא שהעובד מגיע עם מענק למעסיק, כי מה שקורה זה שרק עובד ספציפי שהולך למעסיק ספציפי, המעסיק יכול לקבל בשבילו 7,500 שקלים. ולכן ברמה הכלכלית,

שכוח הוא אצל העובד, לא אצל המעסיק. אבל המעסיק יכול לסגור את העסק אחרי חודשיים ולהשאיר אותם ללא פרנסה.

לגמרי נכון.

עשיתם כבר. יש מסלולי תעסוקה שאתם יודעים לתת את זה לעובדים.

לא, גם במסלולי התעסוקה זה ניתן למעסיקים. אבל אני רק אומר שזה יכול לקרות. חברים, המשק הישראלי חווה טלטלה. גם זה יכול לקרות. אני אומר עוד פעם: יש הרבה מאוד כלים שהעמדנו לעסקים, כדי שהם יצלחו את התקופה הזאת. אני מקווה שרובם אחריה יצלחו, ואני לא יכול להבטיח את זה, כי התקופה היא קשה. אבל המטרה פה היא לגרום למעסיקים להחזיר חזרה את העובדים, למרות חוסר הוודאות והתחושות שהם נמצאים בהם לאור הקורונה. זו המטרה ואין בלתה. אני יודע שרוצים להלביש על המענק הזה הרבה מאוד דברים אחרים.

אנחנו הבאנו אותו למטרה אחת ואני מציג אותה בצורה מפורטת. אפשר לשאול שאלה רגע, היושב-ראש? רגע, שנייה. אני רוצה, ברשותכם, להציג שנייה אחת את מה שכבר נעשה, היות שגם ביקשתם.

אתם הצגתם את זה. אתמול הייתם בוועדה, שלשום.

אני אשמח לפתוח את מה שאתם מציגים פה לדיון. כן, בבקשה. זה אותה מצגת שראינו, לא?

אני מבטיח שלא. רק תהיו סבלניים, אני במטיח שלא. על זה דיברתם אתמול. אנחנו מעוניינים להציג לכם גם את הפירוט של הדבר הזה, בפרט את הפירוט של המענקים והפעימות. ערן כבר הגיע?

מעולה. אז ערן יעקב רגע יציג את הפירוט של המענקים. ערן הגיע בזמן, אני חייב לציין. ומה שאמרתי השבוע שהם לא בסדר, זה לא נכון. בעניין הזה הם בסדר. אני רק אתן פירוט והסתייגות. הפירוט שאתם רואים פה הוא פירוט שמשתנה כל הזמן. בתחילת חודש יוני, אני מניח בשבוע הבא יתפרסם מידע עדכני של החשב הכללי שמציג את הדברים בצורה מפורטת ורשמית. אבל היות שהוועדה ביקשה, אני מביא לפה את הפירוט שנכון להיום, אני מזהיר מראש כדי שלא תגידו שלא אמרתי, זה מידע שמתעדכן כל הזמן. אבל המידע הזה מראה לכם מה הנתח שהיה בתוכנית ומה הביצוע שלו.

מענה למשרדי הממשלה. הוא כולל בעיקר את משרד הבריאות,

כמו רווחה,

הוקצו 11 מיליארד שקלים. בוצעו והתחייבו כבר כמעט 7 מיליארד, ואנחנו מניחים שעד סוף השנה כל הכסף הזה יתחייב ויצא. אבטלה וחל"ת כרגע יצאו כבר כמעט 5 מיליארד שקלים. סיוע לעצמאים, מתוך 3.8 מיליארד שהוקצו, יצאו כבר 3 מיליארד באותן פעימות שעוד מעט ערן ידבר עליהן. מענק הוצאות קבועות,

יצא כבר כמעט מיליארד, וגם על זה ערן ידבר. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, תוקצבו במקור ב-8 מיליארד ועלו ל-14 מיליארד, וכרגע עומד על 12.5 מיליארד שקלים, וגם על זה אנחנו נדבר בהמשך. מה הבדל בין אשראי למענקים פה? אשראי זה האחרון. כל השאר זה מענקים. אשראי זה השורה האחרונה של הלוואות. אבטלה וחל"ת 44% ההמשך כאילו ישלים את זה ל-100% בחודשים הבאים? כי אם אנחנו נחזיר את האנשים לעבודה, זה רק - - - גם ההמשך וגם זה.

אני מקווה שככל שנצליח להחזיר אותם מהר, כך נחסוך שם. לא, אתם אישרתם כאילו פעמיים לאותו לענף.

אני רק אזכיר שכשאישרתם את 14 מיליארד הוא בעצם כלל יותר כסף, 16 נקודה משהו מיליארד.

כי, למשל, מענק העצמאים הניח שאנחנו נחסוך 1.5 מיליארד שקלים פה, בתוך האבטלה. הדבר השני שמשפיע על זה, זה השכר של העובדים ומשך האבטלה. והדבר הזה משתנה לא רק בגלל מענק התעסוקה. הוא משתנה גם בגלל מה שיקרה במשק: האם יהיה גל שני או לא? האם עסקים יחזרו יותר מהר מהצפוי או פחות מהר? כל הדברים האלה, מבחינת הפרט זהו מנגנון אוטומטי. הסיוע הישיר לעסקים הוא 4 מיליארד שקלים? למה 4 מיליארד שקלים? הביצוע כולל התחייבויות, 3 מיליארד פלוס 0.85,

עד כה יצא 3.85 מיליארד שקלים, נכון. לפחות 4 מיליארד שקלים סיוע ישיר לכל העסקים במדינת ישראל. כל השאר זה אשראי. אגב, הסיוע לעצמאים הוא לא סיוע לעסק. הסיוע לעצמאים ניתן - - - אתה לא יודע להפריד בין העסק לבין העצמאי.

זה מדמי האבטלה. הוא לא סייע לו לא בהתמודדות עם המשבר בעסק הסגור,

ספקים. זה לא היה בשביל הזה. הוא קיבל 3,000 שקלים, זה לא בשביל החזר הלוואות על השקעות שהוא בהון או על הוצאות שיש לו לספקים. זה בשביל שיהיה לו כסף, שהוא יוכל ללכת למכולת. הסיוע הישיר הוא שולי.

הסיוע הישיר ששאול התייחס אליו הוא המענק של

שמתוכו בוצע רק 16%. נכון.

זה כל הסיוע - - - אני רק רוצה להבין אם זה נכון. 850,000. אם תיתן לי להשלים, אני מבטיח שאם אני אהיה בסוף, אם משהו לא מובן, אני מתחייב לענות על כל השאלות. הבעיה היא שאנחנו מבינים. חבר הכנסת פורר, אני לא יכול להחליף אותך. אתה רוצה להפריע, אז תפריע. אני מנסה רגע להבהיר. היות שביקשתם פירוט, אני מנסה לפרט. פחות ממיליארד שקל לכל העסקים בישראל. אני אנסה לפרט. ואם עדיין יהיו שאלות, אני מבטיח לענות. התוכנית הזאת, אתם מכירים אותה. זו התוכנית שאישרתם בתיקון חוק היסוד שהיה לפני יומיים. אני לא מתכוון לעבור עליה שוב. והסיכום של התוכנית בסך הכול הוא כ-100 מיליארד שקלים,

- - - אני אשמח שתחזור - - - שנייה, שנייה.

פשוט לא ראינו את

השקף הקודם. אתה ביקשת להציג את זה. האי קיזוז כפל קצבאות. זה עוד לא קרה. אלה דברים שלא קרו. אבל זו התוכנית שאתם אישרתם את המקורות שלה רק לפני יומיים. כן אבל הצבענו באי קיזוז כפל קצבאות. לא הבנתי. אבל חבר הכנסת פורר, אתה אישרת את זה פה בוועדה כמסגרת לפני יום וחצי. האי קיזוז כפל קצבאות, אתם הבטחתם את זה לפני חודש וחצי. אני אזכיר עוד פעם. אי קיזוז כפל קצבאות,

הממשלה הזאת לא קיימת יותר משלושה שבועות. איך לפני חודש וחצי שר האוצר הבטיח. אתה היית הממונה על התקציבים כבר לפני חודש וחצי,

מי שהבטיח את זה זה שר האוצר החדש, שנכנס לתפקיד לפני פחות משלושה שבועות. עודד, זה לא רלוונטי. זה רלוונטי שזה יקרה. אתם עכשיו מתווכחים על מתי זה הוחלט.

מה שחשוב הוא שזה יקרה. אם זה אושר לפני יומיים, זה צריך לצאת לביצוע. זה הסיפור. חברים, מאה אחוז. כן, אי-אפשר כבר לתקן את מה שהיה. צריך לראות איך אנחנו מתקדמים איתם.

אבל זה קורה נכון,

האי קיזוז כפל קצבאות, זה יקרה אולי בעוד שלושה חודשים.

אז בואו נקבל התחייבות. אנחנו צריכים לקבל התחייבות, שזה מתחיל לנוע מעכשיו.

שאול, שאול, אתה יכול בינתיים לענות לנו? האי קיזוז כפל קצבאות יחול מעכשיו, נכון? תן לנו מתי זה צפוי להתחיל.

היות ששר האוצר התחייב על זה, אז נראה לי מצחיק שאתם מבקשים ממני שאני אערוב למה ששר האוצר אמר. הוא אמר ואנחנו מקווים לקיים את הבטחתו כלשונה.

אנחנו יודעים את הדינמיקה וצריך לפעמים גם להקפיד שאתם עושים את מה שאנחנו מחליטים שיקרה.

יש עוד שאלות על זה?

עודד פורר? יש לי שאלות על המענק. אתה יודע, המחלוקות האלה נראות כמאבק טכני, אבל הוא מאוד חשוב. אם באמת היינו מקבלים את החומר לפני, אז היינו יכולים, אתה יודע, לשבת, לחשוב. עכשיו , על כל דבר אתה תצטרך הסבר.

פשוט להבא, כי אנחנו בוועדת כספים. אני אגיד לך, מניסיוני הדל בוועדה. אחד, אני מסכים להערה וקיבלתי אותה מראש. שניים, את המצגת הזאת גמרו להכין אותה לי בשעה 02:00 ואני אשרתי אותה - - - טובי המוחות נמצאים אצלך.

והדבר השלישי, מהניסיון שלי, זה לא היה מקטין את כמות ההערות, אבל זה רק הניסיון שלי. מאה אחוז. תאמין לי, הם היו מסודרים. לא מתפרצים על כל מילה. אשרי המאמין. אני אתקדם רגע. ברשותכם, אם אפשר לעבור רגע לערן יעקב. רק בתוכנית שמתוקצבת ב-4 מיליארד.

תוכנית עידוד שתקצבתם אותה ב-4 מיליארד.

שאמר את זה אחמד טיבי מקודם לגבי התוכנית לעידוד התעסוקה שנמצאת במשרד הכלכלה, זו תוכנית 4.17, 4.18. זה לא בא במקומה. לשאלת חבר הכנסת טיבי, אין לנו כוונה ולא הייתה כוונה - - - דקה,

דקה, לא שמעתי.

לגבי התוכנית של 4.17, 4.18. תן לנו לשמוע אותו. הדברים יישמעו.

אין לנו כוונה ולא הייתה כוונה להחליף תוכנית בתוכנית. אין שום קשר בין - - - אבל היא איננה.

200 מיליון שקלים שהיו שם. רגע, חברים, אנחנו בתקציב המשכי. מה שקורה בתקציב המשכי הוא שמה שהיה קודם ממשיך. לא. שנייה אחת. התוכנית הזו לא נועדה להחליף שום תוכנית אחרת, גם לא התוכניות שאמרתם. אני רוצה להבין כמו שאזולאי רוצה להבין. אז אתה אומר שמה ששאלתי לגבי מסלולי העסקה 4.17, 4.18 של תעסוקת ערבים, חרדים בפריפריה לא יבוטלו?

בתוכניות אלה בעקבות הדבר הזה.

רגע, רגע.

אני רוצה גם לשמעו. זה גם חשוב לי, בגלל שאני רוצה שהציבור הערבי לא ייפגע. החרדים זה לא משנה, מה חרדים.

יש הרבה מסלולים גם לחרדים. אל תזלזל, הרב גפני.

אבל שהוא לא יחשוד בי.

אתה יודע גם מי ניהל את זה.

שהוא לא יחשוד בי שאני מעלה את זה בגלל החרדים.

אני בגלל הערבים. אז אני בגלל החרדים.

כל הכבוד לך. אז אני בגלל הפריפריה. אני רוצה לדעת,

שתגיד לפרוטוקול האם - - - לפרוטוקול. אנחנו רוצים לשמוע תשובה. רגע, אחמד. בגלל שגם דיברו איתי, אחמד דיבר איתי בבוקר, דיברו איתי על הדבר הזה, אני מבקש לדעת תשובה פורמלית. אתה הממונה על התקציבים, תגיד. אנחנו לא פוגעים באף תוכנית. אנחנו לא פוגעים בשום תוכנית אחרת של משרד הכלכלה שעוסקת בתעסוקה לא של חרדים ולא של ערבים. אבל זה לא זה, לא אני. לרבות 4.17, 4.18?

אחמד, אחמד, זה לא אני.

כיום, בגלל שאין תקציב מדינה, התוכנית לא מתוקצבת.

אז אני אחדד את השאלה שלי. אני מבין שאתה לא צריך משם את ה-150 מיליון שהיה מתוקצב ב-2019.

למה פה לא תוסיף עידוד תעסוקה ותגיד: אפילו שאין כרגע תקציב, אני אשים את ה-150 או 200 מיליון שקלים האלה בעידוד תעסוקה במקומות האלה?

אז אני אומר עוד פעם: אנחנו לא מדברים פה על תקציב מדינה. כשיגיע תקציב מדינה - - - אני לא מדבר על תקציב מדינה. אני מדבר על עידוד תעסוקה.

אבל אנחנו מנסים רגע לדבר על החזרת העובדים שהיו בתעסוקה.

כי זה אפילו כפול ומכופל.

כי זה העידוד. המעסיק עכשיו יביא עובדים בגלל זה. דקה, אני לא יכול. תקשיבו רגע, זה מאוד קשה להתנהל ככה.

אנחנו במסגרת תקציב המשכי. זה המצב. אני לא מתכוון לשנות אותו, כי חוקתית אני לא יכול. אנחנו נגיש ממש מהר תקציב מדינה לכנסת. נבוא לוועדה הזאת, למשל, עם תקציב משרד הכלכלה.

היושב-ראש יכול לקבוע דיון על תקציב ספציפי של משרד הכלכלה פה.

אם תחשבו שהתקציב שהצגנו ביחד עם משרד הכלכלה לא עונה על דרישתכם, יש לנו איך לעבוד על זה. אבל אתם מבקשים ממני עכשיו לדבר על תקציב שטרם חוקק. אני לא יכול.

זה דווקא במסגרת של מה שאתה עושה עכשיו. הרי מה אתה רוצה? אתה אומר: אני רוצה לשטיח כמה שיותר את העקומה של האבטלה. עכשיו מה קורה? הפרויקט הזה הוא פרויקט אדיר. לקחו את הבלתי מועסקים משני המגזרים,

ונתנו להם את העידוד הגדול ביותר שיכול להיות. אתה יכול לבקר בצפון ובדרום ולראות עד כמה חברות כאלה - - - אני מכיר. קטי, אני מכיר את התוכניות האלה. קטי, לא נתחיל עכשיו דיון על העניין הזה. לא, אבל צריך להכניס את זה.

אני הולך לעזור לך.

אני מבקש להגיד לכם, לממשלה, אתם הממשלה בעניין הזה: אני מבין, בניגוד למה שחשבנו וחשדנו, שאתם מורידים מהסעיף הזה ומעבירים אותו, שהוא יהיה תקציב, חלק מהתקציב של עידוד התעסוקה.

אתם לא נוגעים בזה. היה אפס ויישאר אפס. אני מודיע לך, אני מודיע לכם: אני הולך לקיים דיון על הסעיף הזה. עידוד התעסוקה, כפי שהעלו פה החברים,

ליבת העניין. עכשיו יש לו סעיפים אחרים. למשל, בסעיף הזה שהעלה אחמד טיבי. למשל, בסעיף הזה. הוא דיבר על הנושא של הערבים ושל החרדים. זה, מבחינתנו, יובא לדיון בוועדה. אני לא יודע אם זה יובא בשבוע הבא או אני לא יודע באיזשהו היום. נקבע לזה דיון. לפני שאני מקיים דיון, אני רוצה ממך תשובה - - תשובה. - - מה אתם מתכוונים לעשות? אני מבקש מכם תשובה מה אתם מתכוונים לעשות במסגרת עידוד התעסוקה של השכבות המוחלשות הללו, שלהן יש תוכניות מהסוג הזה, שכרגע היות שאין תקציב הסעיף הוא אפס. מה אתם מתכוונים לעשות. מתכוונים להעביר לשם כסף, לעשות משהו בעניין.

הרי הכול יעמוד. אז מה הועילו חכמים בתקנתם על עידוד תעסוקה בשעה שמשאירים את זה ככה? יתקיים על זה דיון.

אני למדתי כבר שיש חלקים באוכלוסיית הממשלה שאין להם פתרונות. אז הם אומרים: זה ועדת הכספים. אתמול קיבלתי מכתב שמורים חרדים לא מקבלים מענק בגלל שזה תקוע בוועדת הכספים. חיפשתי איפה בוועדת הכספים יש מקום לתקוע דברים כאלה, ולא מצאתי.

לא תזרקו עלינו שאנחנו אשמים בזה שאין עידוד תעסוקה. אתם אשמים, בגלל שאין בתקציב ההמשכי שקל לתוכנית החשובה הזאת, לעידוד תעסוקה.

אני רוצה תשובה.

ערן, אתה רוצה להתייחס?

ערן, בבקשה. אני משבח את רשות המיסים על הפעילות שלה. לפעמים יש איתה בעיות, אבל השבוע הייתם בסדר. תודה.

אני מקווה שתמשיך ככה. לא, לא. הוא מקווה שאתם תמשיכו ככה.

אז קודם כול, שלום, בוקר טוב. אני התבקשתי לתת סקירה על הפעימות שכבר חלקן בעיצומן, חלקן לקראת סיום כבר. אפילו הייתי אומר שהפעימה הראשונה והשנייה מתחילות למצות את עצמן, וזו אני חושב בשורה חיובית לכולנו, בטח ובטח לעצמאים, שמקבלים את

מה עומד בבסיס המענקים האלה?

המענקים גם בפעימה הראשונה וגם בשנייה הם באים לתת מענה סוציאלי לאותם אנשים שנפגעו, שמטה לחמם נפגע. הפעימה הראשונה מדברת על מענק עד 6,000 שקלים. תכף אני אסביר את המתווה שהיה, שהוא כבר לקראת סיום. והפעימה השנייה גם היא קצת שונה אבל דומה לראשונה והורחבה. המשמעות היא שאפשר להגיע עם המענק עד 10,500 שקלים לעצמאי. בפעימה הראשונה והשנייה מדובר רק על העצמאים. בפעימה השנייה מדובר גם על בעלי שליטה. זה אומר שכירים של החברה. זה אומר שאדם שיש לו חברה, שהוא בעל שליטה, אבל הוא מושך משכורת מחברתו. גם הוא יהיה זכאי בפעימה השנייה למענק. והפעימה השלישית, שמבוססת על פיצוי לעסקים עצמם. זה אומר שבעל השליטה יכול לקבל כבעל שליטה, גם העסק שלו יכול לקבל מענק, שגם הוא מבוסס בעיקר על הוצאות הלא נחסכות של העסק. היות שלעסק בתקופה הזאת, כמו שאתם יודעים,

של העסקים היו צריכים להיסגר וכו' היו לו לא מעט הוצאות נחסכות. אבל היו להם גם הוצאות שלא נחסכו,

זה יכול להיות שכר דירה, זה יכול להיות הוצאת ריבית כזו ואחרת. ואנחנו צריכים לשקף את ההוצאות הלא נחסכות האלה ולגביהן לתת מענק וגם טיפה סוג של פיצוי כדי לאפשר לעסקים האלה באמת להמשיך את יומם מייד כשהמצב יתאפשר. אבל עד עכשיו הוצאתם קצת פחות ממיליארד שקלים.

כן, תלוי איך מסתכלים על זה. כי הפעימה השלישית מובנית מכאלה שעד 300,000 שקלים ומכאלה שמעל 300,000 שקלים ועד 20 מיליון שקלים. וכבר יצאו יותר ממיליארד שקלים על הפעימה השלישית הזו סך הכול.

גם עד 300,000. אני מדבר על כל החישוב של המענק - - - 5 מיליארד שקלים - - - לא. 5 מיליארד זה הכול ביחד מה שאמרתי כרגע, כן.

- - - מעל מיליארד, 1.2-1.1 מיליארד שקלים. כמיליארד שקלים. צריך לזכור שזה התחיל רק ב-12 במאי, כן? ואנחנו מניחים שכמובן מרבית התקצוב שניתן לפעימה הזאת ימוצה.

צריך לזכור שחלק גדול מהעסקים, אני תכף אציג את זה. אבל כשמרידור אומר שעד עכשיו נתנו סיוע לעסקים, הוצאות נחסכות, כל הסכום שתוקצב בפועל אולי כמיליארד שקלים לכל העסקים במדינת ישראל. למודל הזה תוקצב, לכל ההוצאות האלה של עסקים עד 300,000, מ-300,000, תוקצב בכ-5 מיליארד, וכבר ניתן להגיד שמעל 1.2 מיליארד כבר יצא, זה כבר בחשבונות של האנשים.

לפי תביעת המעסיק.

ככל שהמעסיקים יתבעו יותר, אין ספק שהדבר הזה יגיע למיצוי,

אני כבר אראה לכם את הנתונים ואז תוכלו לראות.

אני לא הבנתי לגבי העסקים שמעל 20 מיליון שקלים. הם מקבלים סיוע או לא מקבלים? הם מקבלים סיוע ממקורות אחרים. היות שיש להם הלוואות מוטבות, יש להם את העניין הזה של מה ששאול כרגע הסביר לגבי אותם כאלה שמחזירים עובדים. אז גם הם נמצאים בתוך המענק הזה, והם נמצאים שם בסדרי גודל מאוד גדולים ובסכומים מאוד גדולים, ככל שמדובר על כמות עובדים גדולה שיש לעסקים האלה. צריך לזכור שמדובר בכמות עסקים מאוד מאוד מאוד קטנה. מבחינת מענקים יש להם רק את העובדים.

וארנונה עסקית.

יש להם שלושה דברים מרכזיים. את ארנונה. רגע, אני רק אסביר.

בסך הכול 3 מיליארד שקלים. מענק התעסוקה שאתם מדברים עליו עכשיו.

שאני אומר לכם: אל תזלזלו בו בכלל, זה שנחסכה מהם הוצאת שכר מאוד מאוד גדולה לאורך לא מעט זה בגלל המודל שקיים היום בישראל עם החל"ת שאפשר לכל המעסיקים להעביר הרבה מאוד עובדים למודל הזה ולחסוך את כל עלויות השכר שלהם, לא רק את מה שהם מקבלים הם עצמם מביטוח הלאומי, אלא את כל מחיר של השכר שלהם. כשאנחנו מסתכלים על השוואה לעולם, צריך להגיד את זה, יש הבדל דרמטי. בסוף בעיניים של העסק, הוא לא משלם לעובד את כל השכר וההוצאה של השכר שבאה בגינו. זה הרבה מאוד כסף. אבל יש לכם איזושהי בקרה על הלוואות? שאותם אלה שמגישים, הרי אנחנו מקבלים הרבה תלונות על בעלי עסקים שמגישים ומגיעים אלינו. מעבירים אותם שבעה מדורי גיהינום, בסוף הם לא נותנים להם. תראה, עד היום 70% ממי שהגיש, קיבל.

27,000 מתוך 60,000. לא.

63,000 שהגישו. 45,000 נבדקו. 33,000 קיבלו. ינון, השאלה - - - אבל בסדר, יש תהליך. רגע, שאול. אבל ינון, בשביל זה מגדילים את הקרן. לא לענות בלי שאני נותן רשות. אני מבקש שנעשה רגע הפסקה.

שתסבירו לוועדה, אפשר רגע שקט? אני מבקש שתסבירו לוועדה, אם אנחנו מאשרים את החוק הזה היום,

מוחרתיים, אני מניח שזה ייגמר, אנחנו בסך הכול כולם תומכים ברעיון, יש פה בעיות עם פרטים. אני רוצה לדעת, החוק הזה עובר. אני מחזיר עובד, אני רוצה לדעת מתי אני מקבל את הכסף ואיך. מה אני צריך לעשות? אני למלא טופס? מה אני צריך לעשות?

אני אגיד לך למה אני שואל. אני הייתי שואל אותך בארבע עיניים, אבל לא מפריע לך כששואלים אותך בגלוי. הרבה פעמים העברנו פה חוקים ובסוף התברר לנו, אחרי זמן רב,

הטופס לא היה בסדר. עד שהכינו אותו ועד שאותו אדם מהפיצוצייה היה צריך למלא את הטופס. הוא לא יודע איך ממלאים אותו. אני רוצה לדעת. יש אצלכם טופס, שלוחצים עליי כל הזמן לאשר את

אני בעל הפיצוצייה ואני החזרתי עובד, אני יכול לקבל עליו כסף בשבוע הבא?

כמה זמן זה לוקח?

אתה יודע, יש לי גם נקיפות מצפון. מדבר איתי שר האוצר. הוא אומר: אני מטיב בזה.

הוא מטיב בזה עם הציבור של השכירים, של המעסיקים. תגידו את האמת: מתי הוא יקבל את הכסף ומה הוא צריך לעשות?

יש לכם טופס שאתם יכולים להראות לנו? כי בהצעה אין לחות זמנים. למרות הפרטים הרבים שיש בהצעת החוק ביחס למי שחס וחלילה יקבל כסף ביתר ואיך אפשר יהיה לחזור אליו ולקחת ממנו את הכסף הזה,

לא לוחות זמנים ביחס למועד שבו אותו אדם יקבל מרגע שהוא הגיש את הבקשה. אין טפסים ביחס לבקשה, איך היא צריכה להיראות. והרבה פעמים אנחנו גילינו שהדברים האלה בסופו של דבר,

אז לוקח זמן לייצר אותם אחרי שהצעת החוק עוברת.

אבל יש לי שאלה לגבי השקף שהציג. רגע, אני אמרתי שאני עושה הפסקה רגע. אה, אוקיי. אני קודם רוצה לדעת, בגלל שזאת שאלה - - - אני איתך לגמרי בעניין הזה.

זו שאלה מאוד חשובה, מבחינתי. מכיוון שמבקשים ממני להעביר את זה.

תשים בסוף סעיף. לא, לא.

החוק נכנס לתוקף רק מהרגע שנאשר בוועדה את הטופס. אבל עם כל הכבוד, אני לא רוצה ללכת עם התחכמות כזאת. הם יכולים להביא את הטופס היום. התחכמויות אני למדתי בכולל.

תאמין לי, אני בזה איש מקצוע יותר טוב ממך. אבל הם עושים תרגילים, מתחכמים כל הזמן. אני לא רוצה התחכמות. אני רוצה שיגידו תשובה. שיקבעו לוחות זמנים. שגית, החוק קובע: תגידו, בבקשה, איך - - שיניחו היום את הטופס.

- - אני בעל הפיצוצייה רואה את הכסף.

שיניחו טופס מה צריך להיות, שמפה אתה יכול להפיץ את זה.

לא, אבל כל פעם מתגלגלים עוד פעם ועוד פעם. שיניחו את

הצורך שלנו להעביר את החקיקה בצורה מהירה ככל האפשר - - לא. זה בסדר, הבנתי. - - נובע מזה שהיום כל המעסיקים מסתכלים ורוצים לראות אם מה שהממשלה הכריזה אכן יקרה. אני מודיע שיקרה. אני מודיע: זה יקרה. אנחנו לא נרפה מזה.

יושב-ראש, אני מאמין לך. הציבור יאמין כשהוא יראה את זה מחוקק.

אפשר לאהוב את זה יותר ואפשר לאהוב את זה פחות. וזו הסיבה המהותית - - - בסדר. רגע, אני רק רוצה להסביר לשגית. היא לא כל כך מתמצאת בפוליטיקה. אז אני רוצה להסביר לה. וטוב שכך. עד עכשיו הטענה היא נגד הממשלה. מרגע זה ואילך, הם אומרים ככה אנחנו אומרים שצריך טופס וצריך שישלמו,

אז הבעיה היא אצלם. הם מכאן ואילך יגידו: הייתם יכולים לקבל כסף, מה שאתם לא מקבלים תקוע בוועדת הכספים. את צריכה להבין את הפוליטיקה בעניין הזה. אז לכן אני רוצה לדעת. להפך, אני רוצה להעביר את החוק כמה שיותר מהר. אבל אני לא רוצה שאחרי זה יבוא בעל הפיצוצייה הזאת, שרצה להצביע ג' הוא לא יצביע ג' מכיוון שאני העברתי פה חוק, שהוא לא מקבל מזה כלום. הוא יצביע מחל. הוא לא יצביע ג'

אני קודם כול מסתייג מדבריך, והטון הזה - - - לא, לא.

בסדר.

בסוף, בעיניי, זה לא מצחיק. זה נושא רציני. ובעינינו חשוב מאוד להעביר אותו מהר.

נשתדל להעביר אותו מהר. הדבר השני הוא שמה שיקרה זה הדבר הבא: מעסיק יתחיל להעסיק את העובד מתישהו במהלך חודש יוני לבחירתו. מרגע שהוא מעסיק את העובד, הוא צריך לעבור, העובד צריך לעבור בתלוש השכר שלו 3,300 אם הוא עובד רגיל, ו-1,800 אם הוא עובד עם צריכים מיוחדים.

למה לא חצי משכר מינימום?

חבר'ה, אפשר לעבור לכל מיני סעיפים. באמת, נתחיל לדבר על כל דבר? אי-אפשר.

אני ביקשתי לא לענות על שאלות שאני לא מסכים. תענה לי על הטופס. וכתוצאה מזה,

כמו שאתם יודעים, המשכורת הזאת תשולם לפי החוק עד העשירי בחודש העוקב, מתי שהמעסיק משלם. יש כאלה שמשלמים בראשון ויש כאלה בעשירי. אני לא יודע מתי הוא משלם. ביום שהוא משלם, הוא ממלא טופס אינטרנטי,

בשירות התעסוקה, שבו הוא העובד ממלא.

אני יכול לראות דוגמה של זה? של הטופס האינטרנטי?

צריך את החקיקה בשביל הזה.

אנחנו צריכים את החקיקה, אישור חקיקה בשביל שיהיה אפשר למלא את הטפסים. הפרטים נמצאים בחקיקה ואנחנו נדון - - - אני יכול לראות? כדי לאשר את החקיקה, אני רוצה לראות את הדוגמה.

אתה לא יכול להביא טופס לפני זה? תביא לי, שנראה על מה מדובר.

אנחנו נגיע הרי לסעיף הזה. אבל תנו לי שנייה להתקדם. הוא ממלא באינטרנט.

תדעו רק שיש בעיה עם הדבר הזה.

הטופס יכול להיות כנספח להצעת החוק.

כן. הוא ממלא את הטופס.

ממלא אותו. העובד בעצמו ממלא את זה, שהוא מבקש עבודה, בהנחה שהוא עומד בקריטריונים שהחוק קובע

ובהנחה שהמעסיק עומד. יש בדיקה אוטומטית בשירות התעסוקה. הנתונים עוברים לרשות המיסים, ורשות המיסים מעבירה את הכסף ישירות לחשבון המעסיק. הבנתי. שאול, אני רוצה רק דוגמה של זה. בבקשה, ערן. אז אני חוזר לאיפה שהפסקתי. דיברתי על הפעימה הראשונה. אמרתי שזה עד 6,000 שקלים. הפעימה השנייה, שהיא כבר ברובה מוצתה, תכף אנחנו נראה גם את הנתונים. הפעימה השנייה היא באותו אופן עם אותה תפיסה, אבל היא הרבה יותר רחבה גם מבחינת אנשים שיכולים להיות זכאים לה, היות שהגמשנו את הקריטריונים

לדוגמה, אם הייתה ההכנסה החייבת בפעימה הראשונה של 240,000 שקלים בשנה, בפעימה השנייה ההכנסה חייבת היא מיליון שקלים בשנה. זה אומר שכמעט אין מישהו שלא נכנס כשמדובר על מיליון שקלים ההכנסה החייבת מכל המקורות. זו הטבה מאוד משמעותית. הטבה מסוימת שנעשתה בפעימה השנייה היא שלא התנינו את זה בבן הזוג. אם בפעימה הראשונה היה צריך שההכנסה החייבת בתא המשפחתי תהיה עד 340,000, אז בפעימה השנייה הפרדנו ולא התנינו את זה

וכמובן, כמו שאמרתי קודם, גם העלינו את גובה המענק ל-10,500 והגדלנו את אחוז המענק. אם הוא היה 65% בפעימה הראשונה, הוא 70% בפעימה השנייה. לכן הדבר הזה אפשר להרבה יותר אנשים ליהנות

ולהיכנס לאותה פעימה. והדבר הזה בא לידי ביטוי, ותכף אנחנו נראה כאן נתונים. אפשר להעביר את השקף. מה סיבה שאתם רק ב-65% ביצוע בפעימה השנייה? הינה, תכף נראה את הביצוע. כן, אבל למה? לא. זה 65% פיצוי.

לא, לא. בפעימה השנייה מתוך 545,000 זכאים, כפי שמופיע בשקף - - באיזו פעימה? בשנייה.

545,000 זכאים רק 340,000. מאז כמעט 400,000 כבר. זה מה שמופיע בשקף שלכם.

תכף אנחנו נראה. יכול להיות או שהנתונים שלכם - - - רגע, רגע. המשמעות של הביצוע, היות שזה תלוי, עוד לא אמרתי, אבל כדי להיכנס לגדר הפעימה, גם הראשונה וגם השנייה, צריך שתהיה ירידה של 25% בהכנסה בהשוואה לאשתקד. אם זה בפעימה הראשונה, זה ביחס למרץ-אפריל. אם זה בפעימה השנייה, זה ביחס למרץ-יוני.

ארבעה חודשים מול ארבעה חודשים, וחודשיים מול חודשיים. תלוי באיזו פעימה. וצריך לראות שיש לפחות 25% ירידה.

אתם קבעים את הזכאים לפי הירידה שאתם קובעים. לא, לא. ממש לא. הזכאים הם אנשים שנמצאים בסדרי גודל של ההכנסה החייבת של הקריטריון,

האם הייתה ירידה או לא ירידה, מי שיודע את זה,

זה אותו עצמאי שנפגע או לא נפגע. ולכן את זה אנחנו לא יודעים. אז רק עשינו סימולציות עם כל מיני הנחות, אבל המשמעות של הדבר - - - על זה נאמר.

הפגיעה בפועל.

כשחוקקנו את הדבר הזה, ברור לך שלא ידענו.

- - - ברור, נכון? אז או שאנחנו צריכים את הגשת הדוח אז ככל שיש הגשת הדוח, רק אז הדבר הזה וגם אז, כדי להקל, אפרופו טופסולוגיה - - - הרצון שלי,

לכמה תקועים בצנרת. הרי מי שלא הגיש דוח - - - אין.

רגע, אני אסביר. אנחנו עשינו יותר מכך.

שלדידנו זכאים ביחס לקריטריונים, אני לא יודע עדיין אם שלו ירידה של 25% או לא גם אלה מיצינו את זכאותם. שלחנו לו SMS ואמרנו לו: לא הגשת, אתה נמצא ברשימת הזכאים; אם יש לך,

בהנחה שאתה עומד בקריטריון,

עשינו גם מיצוי זכויות פה עם האנשים,

וזה משהו שחריג לחלוטין.

לכל אחד שנמצא וראינו אותו כבעל פוטנציאל לקבל מענק. זה אומר שמיצינו את כל מה שאפשר עד הסוף בעניין הזה. אני גם אגיד לכם: יש נטייה לאנשים לחכות, להמתין. אבל מי שהגיש קיבל את זה. וכמו שאמרנו, גם קיבל את זה תוך יומיים לאחר שהוא הגיש את הבקשה. הכסף גם הגיע לחשבון, אלא אם כן היה איזשהו חריג מסוים.

אדוני יושב-הראש, יש לי תחושה שמנסים למסמס אותנו כאן, סליחה שאני אומרת. אני לא מצאתי את הקשר של זה לחוק. ואני באתי לדבר על החוק שאנחנו אמורים להצביע עליו.

פעם אחת שהעלינו את הסוגיה של הסכום - - - - - - - - - לבוא ולהציג.

הכול בסדר.

בואו גם נדבר על החוק. יש פה שתי בעיות, ותכף 11:00 ואנחנו נצטרך לצאת למליאה.

אז אחרי המליאה נחזור. ומבחינתי, יש שתי סוגיות אקוטיות, אחת גם אתם העליתם. הנושא של הסכום למי שהחזיר עובדים במאי ובאפריל. והדבר השני הוא שאני לא באמת רואה את איזושהי מוטיבציה או איזשהו תמרוץ של החזרת העובדים לעבודה.

רגע, רגע, אדוני היושב-ראש. אני אמור לתת לך את רשות הדיבור תכף. יש פה כמה ח"כים שממתינים לדבר. שממתינים פה בסבלנות.

יש פה בעיה אמיתית, כי מצד אחד אנחנו רוצים לצמצם את האבטלה ולתמרץ את העסקים להחזיר כמה שיותר אנשים.

אנחנו מתמרצים מהעובד הראשון, ואנחנו בדיוק מחטאים את המטרה.

כי יש הרבה מאוד עסקים, ואנחנו יודעים את זה, כולל פוקס וקסטרו, ואני בכוונה אומרת אותם לא בשביל השיווק, כי אנחנו יודעים מי צעק שם; שהרי הם לא יכולים לפתוח את החנויות בלי שיהיו להם מוכרים ומוכרות וקופאים וכו'.

הם יכולים לקלוט רק את מי שהם חייבים, ואת אלה שבקצה, שאנחנו רוצים לדאוג שהם יחזרו לתוך מעגל העבודה,

חד-משמעית. תודה.

ולכן אני חושבת שלא צריך לתמרץ מהעובד הראשון. צריך לחשוב על איזושהי נוסחה שתאפשר לנו להחזיר את כל המעגלים הרחוקים יותר.

חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. תכף אנחנו חוזרים אליכם.

הוא עוד לא סיים. בסדר. אני חוזר אליו. יש בעיות שהחברים כל הזמן מעלים.

תעשו את זה רק בקצרה. אנחנו חוזרים אליהם. אנחנו לא עוזבים אותם. רגע, אבל הוא לא פה. לא כל כך בקצרה, שאנחנו מגיעים - - - כן,

אבל באמת צודקת קטי, שאול יצא. איפה שאול? אני פה.

נכנס. שאול כל הזמן עומד מאחוריי, שאני לא אשתולל וזה. ושומר. כן, שאול, שב. - - - לא, זה הח"כים. הם עבדו קשה כדי להיבחר. אז תקשיב להם עכשיו. במיוחד אלה שאין להם פריימריז.

לגבי זה שהקדמתם את זה ממאי ל-19 באפריל, אנחנו מדברים רק על אלו שבעצם החזירו לעבודה.

עסק שהשאיר את העובדים לא נכלל בתוכנית.

כן, בסדר. אבל אני קיבלתי הרבה פניות מאנשי עסקים,

שהם דווקא כן השאירו את אנשים שלהם, והעסק שלהם עוד לא - - - הם קיבלו את המענק הקודם. רגע, אבל מה שעומד מאחורי הרעיון הוא דבר נכון. לתמרץ את האנשים שיחזרו לעבודה. זה מה שאנחנו רוצים. אם אתם אומרים: אנחנו עם הקורונה עוד חודש, חודשיים מסיימים, אז באמת זה נכון, כי זה חד-פעמי.

אבל הצפי הוא גם לפי אנשים משרד הבריאות וגם אתם מכירים את זה שיהיה לנו גם גל שני של קורונה. ואם אנחנו נתעלם מאותם אנשים - - - - - - רגע, אבל הוא באמצע רשות דיבור. אם אנחנו נתעלם עכשיו מאותם אנשים שכן השאירו את האנשים,

אני לא אומר שהם השאירו רק כי הם רצו לדאוג להם,

שכנראה זה גם עסק שיכל להיות פתוח והוא רצה גם להרוויח כסף, אבל אותם עסקים שהשאירו את העובדים האלה וגם ירדו בהכנסות למעל 25%, אלה אנשים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם. אנחנו כן צריכים להכניס אותם. ולא רק לעכשיו, אלא גם בשביל שיהיה מסר לגל השני,

אבל הצפי הוא,

שיגיע. אז שידעו אנשים שמתחשבים בהם ושבפעם הבאה פשוט אנשים יפטרו ויחכו עד שנעשה את זה שוב בשביל שיקבלו כסף. ואז מעגל האבטלה יהיה הרבה-הרבה יותר רחב.

הדבר השני, בסעיף 8 להצעת החוק רשום שאם יש טעות בתשלום שהועבר למעסיק, אז הוא יצטרך להחזיר את זה בתוספת של ריביות וכל מיני הצמדות. אני לא מקבל את התוכנית הזאת. אם אנחנו כמדינה בעצם נתנו, אנחנו בעצם עשינו את הטעות. ואתם קובעים שמהרגע שהוא קיבל את הכסף מתחילות הריבית וההצמדה. אז זה לא פייר מצד הבן אדם שהוא אפילו לא יודע על הטעות. נגיד רק לפני שבועיים אנחנו מודיעים לו שנעשתה טעות,

אנחנו גם יכולים לטעות אז למה הוא צריך לשלם ריבית הטעות שלנו? אופיר, אתה ממש מדבר עכשיו על פרט בסעיף של החוק. אנחנו נגיע לסעיף 8 ואנחנו נתמודד עם הסעיף הזה. אני חושב שנוכל להגיע איתם להסכמה. הם קצת הגזימו בתשלום ביתר, צריכים לשלם ריבית.

זו הערה נכונה.

אנחנו נדבר איתם תוך כדי הסעיף.

יש לי הערה לגבי עוד סעיף.

בסעיפים לא. אז אנחנו נתחיל להקריא את החוק. נדבר על הסעיפים.

חבר הכנסת טיבי ואחריו, חבר הכנסת סמוטריץ'. אני רק מבקש בקצרה, כדי שכולם יוכלו לדבר.

תודה רבה, אדוני. פתחתי והזכרתי כמה נושאים בקצרה. אני רוצה להרחיב. דיברתי על האגודות השיתופיות.

נתתי דוגמה אחת של אגודה בשם "תנדיף". תקציב?

תנדיף זה ניקיון.

לא שמעתי.

אפשר גם אבל להוסיף תקציב. עכשיו, חברים, אני רוצה גם להזכיר שצריך להכניס את החברה למתנסים בכל הנושא של החל"ת וכדומה. מדובר בגוף שעושה עבודה מצוינת. אתם מכירי את הבעיה של המתנסים? הם פנו לכולנו. בסדר. מדובר על סכום לא גדול, אבל יוצר בעיה. סכום לא גדול. וגוף חשוב. תיקחו בחשבון שכל מה שמדברים, אנחנו כולנו קיבלנו פניות. לא הנחנו אחרת. לא. יש טענות. לא פשוט. הנושא הנוסף הוא שכר

קיבלת פנייה גם?

הטלפון כמעט נשרף. כאשר מחשיבים את זה, כמה?

מדובר על אנשים חלשים. מה פתאום 3,000 ומשהו? 2,600, 2,400. כן.

באמת, הרי אלה אנשים חלשים. זה כאילו הולכים על החזקים יותר, באופן יחסי.

עובדי ניקיון, תברואה וכדומה.

עובדי משמרות.

סטודנטים. סטודנטים שעובדים בעבודות - - - בארבע עבודות, לפעמים בתקופת המבחנים. שתדעו, מי שרוצה לשכנע אותי, הוא עושה את ההפך. הוא אומר לי: תשמע, הם מתכוונים לפגוע בחרדים.

החרדים משתכרים הכי פחות. אז הם בכוונה עשו 3,500 כדי שהחרדים לא יהיו בעניין. חרדים משתכרים חצי משרה במינימום. זה לא נכון, זה לא זה.

משמרות של חדרי כושר, הם עושים שלוש-ארבע משמרות. אף אחד מהעובדים לא עומד בקריטריון הזה.

החרדים?

אנשים עם מוגבלויות, סטודנטים.

צריך להוריד קצת את הסכום. אין ברירה. לא.

מוגבלויות הם החריגו, הורידו ל-1,800.

אלה הנושאים שלי, בבקשה.

חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה.

אדוני יושב-הראש, חבריי חברי הממשלה, תראו. מה "חבריי חברי הממשלה"? הצטרפתם כבר? כולם חברים.

הוא מדבר על יפעת שאשא-ביטון. כל ישראל חברים. חשבתי שהוא מדבר על Wishful thinking. בבקשה, תמשיך.

כל מי אי פעם עסק בקריטריונים יודע שזה חומר מאוד גמיש שבעבודה נכונה, יש ביטוי כזה, נכון? שאפשר לירות את החץ ואחר כך לסמן את המטרה. משפטנים מאוד אוהבים הרי שוויון וקריטריונים, ובדרך כלל יודעים לאן הם רוצים להגיע. וכשעברתי על החוק ראיתי שיש כל מיני קריטריונים באמת, שלא כל כך ברור.

את 3,300, מה שאחמד הזכיר עכשיו כרף מינימום של הכנסה של מי שעובד ב-50% משרה? למה לא להיצמד לשכר המינימום פשוט?

כמו שאחמד אמר, בעובדים הכי חלשים, באלה שעובדים בחלקיות משרה,

גם עובדים ב-50% משרה ולא מקבלים יותר משכר מינימום. וסטודנטים שחוזרים לעבודה במלצרות וכו' וכו'. אבל למה קבעו 3,300 ולא

או 2,900 או 4,000? אותו דבר מה שיפעת העלתה: שאלת העובד הראשון, תאריך החזרה. עכשיו יש שמועות, אני כמובן לא טוען אותן בשום פנים ואופן, אבל יש טענות כאלה שיש פה ניסיון, אני יודע מה, שחקנים מסוימים במשק, שהם חזקים והם רצו לדאוג לעצמם והם כאלה - - - כן,

תגיד זה.

אני לא טוען שום טענה. אני לא מטיל ספק, חס וחלילה, בכנות המניעים לא של שר האוצר, לא של אנשי משרדו. אבל אני חושב שכדי שנוכל להבין את הרציונל של הקריטריונים, אני הייתי רוצה לבקש לקבל מאנשי מס הכנסה או אגף התקציבים,

של ארבעת הסוגים של העסקים שאנחנו מכירים: עסקים זעירים, עסקים קטנים, עסקים בינוניים ועסקים גדולים. לקבל נתונים באחוזים בכל אחד מן העסקים האלה: כמה עובדים באחוזים הוצאו לחל"ת

כמה אחוזים חזרו לפני הראשון במאי, כמה אחוזים יחזרו אחרי הראשון במאי; כמה אחוזים עובדים מעל 50%, כמה עובדים מתחת ל-50% משרה; כמה מתוך אלה שעובדים ב-50% משרה משתכרים מעל 3,300, וכמה כאלה, אני מקווה שמישהו כותב את זה, כדי שנוכל לקבל את זה. פשוט טבלה מסודרת. ארבעה סקטורים של עסקים.

אני רק רוצה לסכם מה ביקשתי, את הפרמטרים.

אני רוצה לסכם את מה שאתה אומר, בגלל שהיה נשמע מהרשימה שנקבל כשהמשיח יבוא.

מבקש חבר הכנסת סמוטריץ', ואני מצטרף לבקשתו, להפחית את הסכום,

שמדובר על חלק נכבד של עובדים שמשתכרים שכר שהוא פחות מ-3,000 ומשהו. אבל, הרב גפני, למה אתה עוצר אותי באמצע?

אני לא דיברתי רק על הסכום. תכף אני אתן שורה של דברים. לגבי הסכום רק יש טענות לכאן או לכאן. חשוב מאוד. זה גם מאוד יכול לפגוע בו - - - רגע, אז כדי שנוכל להכריע, איך קוראים לו? אסף. אסף, שלום.

רק כדי שנוכל להכריע, אמרתי שאני רוצה טבלה.

אתה לא יודע מי זה?

הפסדתי אותו כנראה. לא נורא, אנחנו ניהנה פה ביחד, אני בטוח. אני אומר עוד פעם: לקבל טבלה: עסקים זעירים, עסקים קטנים,

כמה עובדים בכלל הוצאו לחל"ת באחוזים, לא רוצה במספרים. כל סקטור כזה של עסקים, כמה אחוזים מהעובדים הוא השאיר להעסיק; כמה עובדים הוא הוציא לחל"ת; כמה עובדים הוא החזיר לפני הראשון במאי,

כמה עובדים משתכרים מעל 3,300 שקלים. אנחנו לא יודעים.

אלה נתונים שאתם יודעים להביא.

אחרת, איך עשיתם סימולציות של 6 מיליארד? אולי נגיע ל-8 מיליארד? אולי רק ל-3 מיליארד? כמה עובדים משתכרים מעל וכמה מתחת ל-3,300. אני חושב שכשנקבל טבלה כזאת, אז נוכל באמת לראות האם יש פה - - - בצלאל, רק יותר מהר,

זה משהו כללי. עכשיו אני עובר להערות הפרטניות על המתווה כולו. יש לי כמה. ראשית, אני כמובן מצטרף להערה של חבר הכנסת טיבי. אני חושב שאין סיבה בעולם, ומה שאדוני היושב-ראש גם העיר, שנסטה מהגדרת שכר המינימום. הגדרתם אחוז משרה, אני מוכן לקבל,

לא כל עובד שעובד ב-10% משרה. הגדרתם 50%, נניח, בסדר.

מבקש שזה יוצמד לשכר המינימום ולא מעבר לזה. דבר שני, אני מצטרף לאמירתו של חבר הכנסת טיבי ביחס לחברה למתנסים. אני לא רוצה כרגע להאריך, אבל היא לא חברה נתמכת במובן הזה.

שהיא סוג של זרוע הביצוע שלו, הפסיק לחלוטין את הפעילות, הפסיק לחלוטין את התשלום, אבל נותרו הרבה מאוד הוצאות קבועות וכו' שנשארו לחברה. ויותר מזה, בתקופות כאלה ודיברנו על זה גם בדיון כאן ביום שני פרויקטים חברתיים כאלה, והחברה למתנסים מובילה הרבה פרויקטים של חברה ורווחה, חייבים היו להמשיך לעבוד; והחברה לקחה את זה על עצמה. אם היה בא משרד האוצר ואומר: אתם יודעים מה? בואו נוציא אותם מכאן,

ניקח איזו חבילה, 5 מיליון או 10 מיליון, וניתן לחברה למתנסים, לא נשלח אותה עכשיו לריב עם כל משרד שהיא עובדת אצלו - - - יש לה 150 עובדים בחל"ת.

בואו, דקה, נבין את סדרי הגודל.

בסוף על 800,000, שמדובר בהם פה, ואתה מדבר על 150 עובדים.

בדקתי.

שאול, אתה טועה. 151 עובדים בחל"ת. שנייה. אתה טועה. - - - הוא משנה את כל הכללים בשביל 150 עובדים.

החברה למתנסים מעסיקה באופן ישיר 6,000 עובדים.

אני לא מדבר עכשיו על עובדים שמועסקים דרך הרשויות המקומיות בשיתופי פעולה עם החברה למתנסים. אבל היא בעצמה מחזיקה 6,000 עובדים. הרבה יותר מ-150 מהם, לצערי הרב, רובם הגדול הוצאו לחל"ת. זה נכון שחלקם עובדים בחלקיות משרה שלא מגיעה ל-50%, מעבירים חוגים וכו'. בכל מקרה להם יהיה קשה לעזור. אבל אני חושב שאלה שכן, אבל אני רוצה להרחיב על זה טיפה. בצלאל, תתקדם. היית ברור בעניין הזה.

אני רוצה להרחיב על זה טיפה. כן, בבקשה. הרי החוק הזה מחריג באופן מוחלט חברות ממשלתיות. יש חברות ממשלתיות שהעובדה שהן חברות ממשלתיות לא הופכת אותן לשונות מחברות עסקיות, כמו התעשיות הביטחוניות וכו'. הן לא נתמכות על ידי המדינה.

מתפרנסות ממכירת מוצרים ומעסקים בדיוק כמו כל חברה אחרת. הן הוציאו עובדים לחל"ת כמו כל חברה עסקית אחרת. והן מחזירות אותם עכשיו. אנחנו רוצים לעודד להחזיר אותם כמו כל חברה אחרת. אין שום סיבה בעולם. אני מסכים שחברות שהן חברות מתוקצבות או חברות שכשחסר להן כסף, וכתבתם את זה גם בדברי הסבר מה הרציונל מאחורי חברות ממשלתיות? לחברה תהיה בעיה היא תבוא למדינה. נתתם לה כסף. זה לא המצב לא באלתא,

זה לא המצב בהרבה מאוד חברות, בעיקר בתעשיות ביטחוניות. אין הרבה כאלה בעצם. שלוש, ארבע חברות ממשלתיות. זה לא הרבה כסף. 5-4 מיליון שקלים. אין סיבה בעולם שהחברות הללו יוחרגו. שוב, הן מתנהלות ב-DNA עסקי-כלכלי לכל דבר ועניין. זה שהמדינה מרוויחה מהרווחים שלהן, מכיוון שהיא מחזיקה אחוז מסוים ומשכת דיבידנדים לפעמים, לא קשור בכלל עכשיו לרציונל העסקי שבו הן מתנהלות ולצורך שלנו לעודד אותן להחזיר את העובדים לעבודה.

אבל, שוב, אני מבקש להחזיר את החברה למתנסים, אבל גם חברות ממשלתיות.

בצלאל, אבל אני לא יכול.

אתה רוצה חוק כזה דרמטי, 6 מיליארד שקלים, אתה לא נותן לדון? אני אומר כל דבר נוסף, הכי ענייני בעולם.

תעשה דיון בלילה. קבעת מחר דיון כל היום. אנחנו רוצים דיון אמיתי. מה אתה רוצה? אני יכול להגיש 2,000 הסתייגויות ולא לדבר. הנקודות האלה שהוא מעלה הן נקודות מאוד חשובות.

אני לא מתווכח עליהן. בבקשה.

אני לא רוצה להאריך, אבל היא עלתה גם בדיון ביום שני, בוודאי ביחס לחוק הזה. הרי, שוב, יש שני מלונות. מלון אחד בטבריה. מלון אחד בלביא. אני נותן את זה כדוגמה. שני המלונות סגרו את שעריהם. שני המלונות הוציאו את כל העובדים לחל"ת. עכשיו מלון בטבריה יקלוט חזרה את העובדים. הוא גם קיבל הוצאות קבועות. העובדים שלו קיבלו חל"ת. הוא גם קיבל את הפעימה הראשונה והפעימה השנייה אחר כך של העצמאים. אני לא נכנס כרגע לאחורה. יש לי טענות גם על האגודות השיתופיות גם אחורה. כי גם אם ענו לנו אנשי האוצר ביום שני שהם לא זכאים לדמי אבטלה, כי הם לא משלמים את הרכיב הזה לביטוח הלאומי.

רק שלעצמאים דאגנו ולפנסיונרים דאגנו.

דאגנו גם להמון אנשים שלא זכאים לדמי אבטלה, כי הבנו שאלה אוכלוסיות שאי-אפשר להשאיר אותן רעבות ללחם. בזה לא שונים הקיבוצים והמושבים. אבל שימו את זה רגע בצד. אני רוצה לדבר רק על החוק הזה. שני המלונות האלה סגרו את שעריהם, הפסיקו לעבוד. שני המלונות האלה הוציאו את העובדים עכשיו לחל"ת. שני המלונות האלה הולכים לקלוט עכשיו חזרה את העובדים. המלון בטבריה יקבל 7,500 שקלים על כל עובד שהוא יקלוט. המלון בלביא לא יקבל חזרה, כי מה לעשות, העובדים שלו הם חברי קיבוץ. למה לא מגיע להם? אין שום רציונל. המלון בסוף הוא גוף עסקי. הוא מנהל ספרים. הוא משלם מס הכנסה. יותר מזה,

אם יש עובדים שהם לא חברי קיבוץ שעובדים במלון, עליהם המלון יקבל. אבל אם הוא מחזיר את עובדי הקיבוץ, וזה נכון להמון מושבים וקיבוצים, ויש לי רשימה שלמה, אין שום סיבה בעולם עכשיו, כשאנחנו רוצים לעודד עסקים, הרי המלון הזה הוא עסק, הוא נותן שירות, הוא מרוויח, הוא משלם מס הכנסה, ופה אין הגבלה של 20 מיליון, הרי כל הבעיות שהיו בקיבוצים, שכל העסקים רשומים ביחד והם מקזזים אחד את השני,

פה גם פוקס וקסטרו, שיש להם מחזור של 100 מיליון או אני לא יודע כמה,

אין סיבה בעולם שאגודה שיתופית, אחמד דיבר על אגודה שיתופית, שהיא בעצם גוף עסקי שרשום כאגודה שיתופית, והוא צודק מאוד. זה לא שונה במושבים ובקיבוצים.

אגודות שיתופיות זה כל היישובים הקהילתיים שהמעונות שלהם, המעון שהילדים מטופלים בו הוא בבעלות האגודה השיתופית. המעון נסגר. עכשיו קולטים חזרה את העובדים. לא עובדים שמתוקצבים,

עכשיו אתה רוצה שהם יחזירו את העובדים חזרה לעבודה. אתה לא נותן להם את המענק. איזו סיבה בעולם?

תודה רבה.

אנחנו נמשיך. אנחנו לא נצביע בלי שתשלים את הדברים שלך.

אני לא מבין את הגיון של למסות את המענק הזה. יש כאן סעיף שפוטר אותו ממע"מ. אבל אם אתה ממסה, אז אני

כאילו בסוף זה כבר לא מענק. הרי בסוף אתה הולך למסות עליו.

סוגיית העמותות, גפני. אומרים לנו: העמותות בפנים. אבל החריגו עמותה שמקבלת תמיכות של למעל מ-25% מתקציבה.

זאת סתירה מִינֵּיהּ וּבֵיהּ מהקריטריונים שהם הסבירו לנו אותם ביום שני. הרי כשיצרו מתווה של תמיכה בעמותות, אמרו: אנחנו נתמוך רק בעמותה שלפחות 30% מהפעילות שלה היא פעילות עסקית, כי אנחנו הרי מפצים על ירידה בהכנסות מעסק, אנחנו לא מפצים על ירידה בהכנסות מתרומות. זה נושא שעוד לא נסגר, גפני. אנחנו עוד אמורים לבשל אותו. כאן אתם כותבים שעמותה - - - - - - למה? גוף נתמך. גוף נתמך כהגדרה סעיף 32, זו הגדרה מאוד מצומצמת. אולי השם מבלבל. אז תסבירו. גוף נתמך- - - אתם תסבירו. עוד לא הצגנו את החוק עדיין.

אז אני רוצה לוודא שהעמותות בפנים. ועכשיו עוד שתי הערות. בצלאל, אני אמרתי את זה קודם. אנחנו נתחיל להקריא את החוק.

אז עוד הערה אחת כללית. מדברים כללית. החברים רוצים להביע את עמדתם. עוד הערה אחת כללית. אני חושב שמן הראוי

להתנות את המענקים האלה באיזושהי התחייבות של בעל העסק לא להעלות שכר לעצמו ולא למשוך דיבידנד לתקופה מסוימת.

כדי לוודא שאנחנו לא נותנים את הכסף הזה ואחר כך הוא הולך למקומות שאנחנו לא רוצים שהוא ילך.

עופר כסיף ואחריו, קרעי. אני רוצה, קודם כול, להתייחס לכמה דברים שאמרו ממש בקצרה ולשים דגש על דבר אחד שהוא, לדעתי, לא הוזכר והוא קריטי.

דבר ראשון שכבר הוזכר ואני רוצה להזכיר בכל זאת הוא שיש בחוק הזה מה שהייתי מכנה תמרוץ רגרסיבי. והכוונה פה היא שדווקא מי שהוציא את העובדים שלו לחל"ת או פיטר, ככל שהוא מחזיר אותם יותר מאוחר, כך הוא מקבל תמרוץ יותר גבוה. זה דבר לא הגיוני. זה דבר לא צודק. זה דבר פוגעני, והמסר לעתיד הוא גם שבגל השני, השלישי ומי יודע איזה של המגפה או מגפה אחרת, המסר הוא לא להחזיר עובדים, לא למהר להחזיר עובדים.

למהר לפטר עובדים. ולא להחזיר אותם.

משום שדווקא אם תחזיר מאוחר, תקבל יותר.

את הגיון במירכאות

זה דבר אחד. אתה מבין מצוין. ההיגיון הוא לא נכון. הדבר הנוסף זה הנושא של סכום העסקה המינימלי להשבת עובד, שזה 3,300 שקלים. כן, הנושאים האלה עלו.

תגיד אותם - - - אני רק רוצה להזכיר פה את העניין הספציפי של הסטודנטים. הרבה מאות אלפי סטודנטים עובדים במשרות חלקיות, לא מגיעים לגובה כזה. וכאן מעודדים לא להחזיר אותם. זה דבר בלתי אפשרי. והדבר האחרון שהכי חשוב לי להזכיר אותו זה העניין שבדברי ההסבר, מה שכתוב תחת עובד מזכה, העניין של החרגת העובדים הזרים. תמיד אתם דואגים לכל - - - זה דבר שהוא לא פחות

משום שאנחנו מדברים פה, אבל מעבר לזה, לאוצר יש ניסיון בסדיזם ורשעות, אז זה לא צריך כל כך להפתיע, אבל כאן מדובר- - - הם לא עושים את זה במכוון,

אני לא מדבר לגופו של אדם, אני מדבר לגופי של עניין. בגלל זה לא אמרתי שמות של אנשים. אני מדבר על האוצר כגוף. במיוחד שאול מרידור.

יש לך מזל שלא שמעתי. אחרת, הייתי צועק עליך.

מי נרדם שם?

עופר, תעשה לי טובה.

הרעיון שאמרת ברור, שיגיע פה לדיון ונחליט. אני רוצה להמשיך. החרגה של עובדים זרים היא גם מעבר למה שכרגע אמרתי, היא נגועה גם בלקונה משום שבעצם מדובר פה רק במבקשי מקלט. כלומר, כאלה שנמצאים באשרת 2(א)5. כלומר, נמצאים פה. למה אני אומר את זה? יש 100,000 מהגרי העבודה, רובם ככולם לא פוטרו ולא יצאו לחל"ת. הם לא בעצם החריגים. את מי מחריגים פה?

כ-30,000 מבקשי מקלט שנמצאים פה כאמור באשרת 2(א)5. המספר, דרך אגב, הוא מרשות האוכלוסין וההגירה. ואתה אומר שצריך להשאיר אותם?

מה שאני אומר הוא שיש פה לקונה, כי בחוק כתוב: "מכיוון ששהותו של עובד זר בישראל תלויה בקיומה של עבודה". אני מצטער, עופר. אנחנו לא ממשיכים עם זה, מכיוון שזה סעיף בחוק.

תעלה את זה כשהסעיף יעלה ונחליט, נצביע בעד,

היה חשוב לי להעלות את הנושא הזה.

תודה.

חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני ראשית רוצה להצטרף לדבריה של חברתי קטי שטרית ולאלה שדיברו על הנושא של עידוד התעסוקה, ולמה שאתה אמרת.

שנקיים דיון על זה, על אוכלוסיות מחולשות. זה חשוב מאוד. ואלה האוכלוסיות שבעיקר זקוקות לנו. נרשמת כידיד הערבים.

לא קשור. כולם בני אדם. מי שצריך את העזרה שלנו,

כידיד החרדים, אני בעד. כן, הלאה, הלאה. מדברים כאן על מענק של 6 מיליארד שקלים.

חשוב לי לדעת, אני חושב שלכולנו חשוב לדעת, מה המרכיבים שבסופו של דבר הצבתם בנוסחה. הרי רציתם להגיע לתוחלת של 6 מיליארד שקלים הוצאה. מה המרכיבים שגרמו לכם לתת 3,500 ו-7,500? אולי גם לנו יש איזה רעיון לתת לכם. מה המרכיבים בפנים? כמה חזרו בחודש אפריל; כמה חזרו בחודש מאי; כמה אתם צופים שיחזרו בכל אחד מהחודשים. אולי יהיה לנו איזשהו שדרוג לנוסחה הזאת. ועל מה אני מדבר? על אותם אלה שלא

חלק שלא הוציאו את העובדים לחל"ת, והם לא מקבלים כלום כנראה, חוץ מאותם 500 מיליון.

שלא הוציאו את העובדים. קיבלו את מענק ההוצאות קבועות. זה חשוב להדגיש.

זה מפריע. כן.

כי יש כאלה - - חבר הכנסת קרעי, אתה מדבר דברי חוכמה. אז אם אתה מתחיל לדון עכשיו עם אנשים, אז אנחנו נצטרך שעתיים על הדיון הזה.

המענק של ההוצאות הקבועות על מרץ-אפריל? כן, בבקשה, תמשיך. אני מדבר גם על עסקים גדולים שאולי נפגעו במחזור שלהם מעל 25%. והם גם השאירו את העובדים,

חושב שכדי לממש את מטרות החוק הזה,

אפשר לחשוב על משהו דיפרנציאלי. כי הרי מה קורה כאן? אנחנו נותנים מענק על כל עובד שחוזר.

אם תחזיר רק 90%, תקבל 90% מהמענק רטרואקטיבית על כל העובדים, אם תחזיר 100%, תקבל 100%. משהו שיגרום באמת למוטיבציה ויממש את המטרות של החוק הזה.

אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני מסכים עם חבר הכנסת קרעי. תודה, חבר הכנסת פורר. דבר נוסף, אני חושב שבהצהרה של המעסיק והעובד חשוב לשמור על תנאי העסקה של העובד, שהעובד כדי לחזור יסכים שייפגעו תנאי העסקה שלו, אחרי שהוא יצא לאבטלה או יצא לחל"ת.

בלעדיו נראה לי אסור לאפשר מתן מענק על העובד שירד בתנאי העסקה שלו. דבר נוסף, שכר מזערי. דיברת על 3,300 וזה גם מה שמופיע בחוק. שכר המינימום הוא 5,300. ו-50% תעסוקה בשכר מינימום זה 2,650. מה קורה כאן? אין מוטיבציה למעסיק להחזיר את אלה שמקבלים שכר מינימום, אם הם עובדים ב-50% משרה.

דווקא לחלשים אתה לא נותן. אני חושב כדאי להוריד את זה ל-2,650.

עוד שני דברים קטנים אחרונים.

קיבלתי פניות.

בטח נדבר על זה. יש את חברת דואר ישראל והחברה למתנסים, חברות שאולי נופלות בין הכיסאות.

יכול להיות שכן, אבל אני חושב שזה משהו שצריך להעלות אותו כאן לדיון. ערן יעקב כאן. זו הזדמנות, ערן אנחנו כבר חודשיים וחצי, ואני מעריך שאתה גם עונה לפניות בווטסאפ ומשיב, אבל יש פנייה שעדיין לא נענתה ודיברנו עליה גם השבוע: עצמאים שהפכו לשכירים או שכירים שהפכו לעצמאים, ויש להם תקופת אכשרה משולבת. אצל העצמאים שהפכו לשכירים האבסורד הוא יותר גדול, כי הם היו עצמאים 15 שנה ושכירים עוד לפני כן, ומכרו את העסק בחצי שנה לפני הקורונה ועברו להיות שכירים. לפי איציק דניאל, מדובר בכ-10,000 איש כאלה שיושבים בבית,

ולא מקבלים שום דבר. חלק מהסיבה היה שביקשו, זו הייתה בעצם התפיסה שאנחנו רוצים שנשווה את זה כמה שיותר לדמי אבטלה. ולכן העניין של השישה חודשים בא משם. כן, אבל יש תקופת אכשרה משולבת. אתה משאיר פה אנשים עם משפחות ועם ילדים.

אתה מכיר אותו. הוא שילם לך ביטוח לאומי, הוא שילם לך מס הכנסה,

מע"מ של העצמאי. אתה יודע שהוא היה לפני כן עם עסק. אתה יודע שאחר כך הוא הפך לשכיר. לא יודע לגבי המספר. אבל זה משהו שאפשר לבדוק אותו. אני מקבל פניות של אנשים פשוטים. ערן, תבדקו את העניין הזה.

חבר הכנסת קרעי, אני מודה לך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אחת, הדיון הזה באמת - - - יש לנו אישור עד 11:20. מה שעל סדר-היום,

זה החוק של החזרת עובדים. אני אשמח לקיים דיון - - - גפני, אבל יש שאילתות שאנחנו צריכים להיות בהן.

מה שהסכמנו זה רק על חשבון הצעות לסדר. לא שאילתות. ב-11:00 יש שאילות ואני צריך להיות במליאה. תגיד לי, אתה מנהל את הישיבה פה?

אבל מיקי סיכם איתנו. אנחנו הסכמנו שהדיון כאן יימשך במקביל ללו"ז המליאה ובזמן הצעות לסדר. לא שאילתות ולא חוקים.

הישיבה היא עד 11:20. טוב. ואני עד 11:20 לא אספיק להצביע. אני רציתי דווקא להצביע.

סתם חבל שלא נהיה בדיון. אני כל הזמן אומר: אם עושים דיון ענייני,

אם רוצים לא,

אנחנו יודעים להגיש 2,000 הסתייגויות.

אבל עם כל הכבוד, בצלאל, תאמין לי. כבר שאלו אותי אם אני באופוזיציה. אז התשובה היא: כן. אני תמיד באופוזיציה. ראית אותי פעם בקואליציה? אני עוד לא ראיתי קואליציה. אבל אופוזיציה למי?

יש קואליציה, עודד.

אני עוד לא ראיתי קואליציה שהוא לא מנהל אותה כשהוא בקואליציה.

אבל עכשיו לגבי העניין. אני מבקש,

לקיים דיון נפרד על כל נושא הפעימות עם רשות המיסים. יש הרבה מאוד נושאים.

בזעיר אנפין בעניין הזה. זה לא למין העניין החוק הזה שדחוף לכולם לקדם אותו מהר, כי באמת אנחנו יכולים להרחיב על הנושא הזה מול ערן יעקב לא מעט זמן, לחיוב ולשלילה. דבר נוסף שאני זרקתי אותו קודם ואני אומר את זה עוד פעם אני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, דווקא בגלל שזה סכום קטן, ודווקא שבאוצר מאוד מאוד לוחצים אותנו: הסיפור של נהריה שהתחייבו כאן בוועדה: עוד שנה - - - כן. סליחה, דקה. זה חייב להיות חלק מהתוכנית. רבותיי, חברי, אתם לא חברי הממשלה- - - אגב,

עודד, אני ביקשתי

אני מבקש תשובה על נהריה. כשישבתם איתי - - - - - - - - לא יודע איפה הם.

עודד, אני רוצה לעזור לך. אני אומר לה.

אמרתם שיש בהחלטה הממשלה התייחסות לגבי הנושא של סיוע לנהריה. אני מבקש שהיה תשובה לגבי נהריה לפני שאנחנו מצביעים על החוק הזה.

אז אני מבקש שתבואו עם תשובה. גם פנו אליי מנהריה. באמת, אני מרגיש לא נוח עם העניין. בגלל שהתקיימו על זה דיונים עוד בזמן שאני הייתי היושב-ראש. ב-10 בפברואר שלחת מכתב לראש הממשלה.

אני מבקש תשובה.

אתם אנשים טובים. אתם לא אנשים שתשאירו את נהריה ככה. אולי אם תשלח את המכתב,

דבר נוסף שצריך לשים אליו לב זה אנשים שהיו - - - טוב.

אני רוצה חצי מהזמן שנתת לבצלאל.

עברת כבר. בצלאל לקח זמן.

אתם שניכם באופוזיציה. אני נתתי קודם לנציג האופוזיציה, לבצלאל. - - - סתם, סתם. אני רוצה שיספיקו כל חברי הכנסת שנרשמו. אבל אנחנו לא מפלגה שונאת חרדים, עודד. הפוך.

אני ראיתי את הדיון שלכם - - - אנחנו לא באנו בטענות לחרדים לרגע,

נזכרתם - - - בבתי הדין הרבניים ובמינוי דיינים ובנושאים

רבותיי. עודד, אל תיגע. עזוב את הסמטאות האלה. לגופו של החוק. אני אומר שני דברים האחרונים. אחד, פרילנסר שכתוצאה מהקורונה המעסיק שלו החליט לעשות איתו חסד ולהפוך אותו, כשאני מדבר על פרילנסר, זה מישהו שמוציא חשבונית אחת לאותו מעסיק.

והחליט להפוך אותו לשכיר. הוא לא נכנס פה ונכלל בתוך הסיפור הזה. אני מבקש שזה ייכנס פנימה גם. כנ"ל לגבי משך הזמן שבו אפשר יהיה לבקש ולעשות את כל הביורוקרטיה שמסביב.

תעשו את זה עד ה-31 בדצמבר. הרי אתם לא תהיו מוכנים. אתם לא תהיו מוכנים לא עם הטפסים ולא עם האתרים. ועד שהם ישימו את זה פה את הדברים הפשוטים לכאורה שעשו פה ושהבטיחו אותם תוך ימים לקח לממשלה שלושה חודשים. אז גם בעניין הזה אפשר יהיה.

ועוד משפט אחרון. תפסיקו להגיד, בטח בדיון בחוק הזה, על המענק שנתתם בגין הפיצוי על ירידת מחזור,

אותה פעימה שלישית, כי רוב אלה שמעסיקים הרבה עובדים בכלל לא נמצאים בתוך המענק הזה.

ניר ברקת. העסקים מעל 20 מיליון שקלים הם העסקים עם הרבה עובדים.

עודד, תודה. ניר ברקת, אני רק רוצה שתדעו: אני ממשיך את הדיון, בעזרת השם, מחר. אני מבקש מכם תשובות.

גם עם הטפסים וגם עם כל מה שהחברים העלו, הטענות הנכונות. הטבלה של סוגי העסקים והפרמטרים.

מאה אחוז. עכשיו, אני לא מדבר על עודד פורר שדיבר לעניין, חוץ מהקטע הזה שם עם הפוליטיקה. אבל הוא דיבר לעניין. אבל שתדעו שכל דבר שהעלו בצלאל סמוטריץ' ואחמד טיבי יחד זה על דעת כל חברי הוועדה. חד-משעמית. - - - לא, לא.

ניר, בבקשה. ניר ברקת ואחריו, ינון אזולאי ומרב מיכאלי. אני לא חושב שיש פה מישהו שלא רוצה לראות עובדים חוזרים לעבודה.

כולנו מסכימים על היעד. אבל התוכנית שנבחרה היא אחיזת עיניים. בשיחות שאני קיימתי ומקיים עם אנשי עסקים, כבוד הרב גפני, המבחן המעניין הוא,

שאין את התוכנית הזאת, כמה יחזרו בלי התוכנית? בדיוק. כמה באמת התוכנית הזאת מוסיפה? כן, כן, ברור. הרעיון שלך ברור. אתה תגלה. איך אמרו לי החברים התעשיינים? אולי 10%. אולי 10% יזוזו בעקבות התוכנית. רובם, אם יש עסק טוב, אם השוק הוא טוב, אנשים - - - ניר, אני רוצה להגיד לך משהו.

אתה אמרת את הדברים האלה פה ואמרת את זה מאוד בחריפות. לא היו פה אנשי האוצר.

לא, הם קראו את זה בעיתון. אבל נניח רגע לעניין הזה. לא קוראים "יתד", הרב גפני. החוק הזה, בעזרת השם, הולך לעבור. אני מכיר את הכנסת. החוק הזה יעבור. ייקח עוד יום, עוד יום, פחות יום. אתה רוצה למנוע ממני להגיד את דבריי? לא הבנתי.

אני הרי מדבר איתך בתור חבר. החוק הזה יעבור. צריך לתקן בו סעיפים. צריך בו דברים.

אל תדבר כללית.

מה שאנחנו אומרים זה שהחוק הזה צריך לענות על הדברים. השאלה - - - שנייה.

אנחנו שנינו בקואליציה.

אוי ואבוי לקואליציה שאני והוא זה הקואליציה. על כל פנים, צריך לתקן בו דברים. מה היה לכם בירושלים.

שנים היינו יחד בקואליציה בירושלים. ניר, בבקשה. אז אני חושב שכולנו צריכים לשים יד על הלב ולהסתכל מה אימפקט של תוכנית. יש מושג שנקרא אימפקט של תוכנית. אם אתה שם 6 מיליארד שקלים ובשוליים אולי 10% מהיעד שלך מומש,

מכיוון שרובם יחזרו ממילא. לכן התמריץ כפי שהוא מנוסח היום, אתה רוצה לתקן את התמריץ. אתה לא יכול לבוא ולומר שאתה עושה תוכנית ולשים גרף, סליחה שאני אומר דבר כזה, לשים גרף שבעקבות התוכנית יחזרו 600,000 איש. זו אחיזת עיניים.

כי מתוך ה-600,000 שאתם מתכננים, בסבירות מאוד מאוד גבוהה - - יחזרו רובם. - - כמעט כולם יחזרו ללא קשר לתוכנית הזו.

תשאלו מה אומרים אנשי עסקים. בדיוק.

אם יש לנו 6 מיליארד שקלים לזרוק רק בגלל שרוצים להעביר תוכנית, וכולנו רוצים להחזיר עובדים, תגיד לי. תגיד לי אם אני - - - פה אופוזיציה או קואליציה.

גם אם חוזרים פה 600,000 או 700,000 לפי הנתונים האלה, הם לא מגיעים ל-4 מיליארד שקלים. אני לא יודע לאן הולכים פה 2 מיליארד שקלים אחרים. לתפיסתם. החישוב לפי הנתונים שלהם. אוקיי.

מהראשון במאי. לא, לא, לא. 600,000 מהראשון ליוני. 200,000 איש חזרו מהראשון במאי. יותר מ-250,000.

לא בעקבות התוכנית.

אבל לא הבנת. כשאישרנו 6 מיליארד ביום שני עוד לא החלטתם שאתם נותנים אחורה את ה-3,500. מאי, מאי.

מאי היה בפנים. היה מאי.

כפול 7,500?

אנחנו נענה אחר כך.

ניר בזכות דיבור. איפה יהיה עכשיו כסף לאלה שהחזירו באפריל?

בצלאל, מספיק עם הדיון הזה. אנחנו נמשיך את הדיון. תגידו תשובות. יש פה שאלות לא קלות. הדבר הראשון כשאנחנו מתעסקים עם תמריץ כסף ציבורי, אני מבקש לדעת תשובה. אפשר לשאול שאלות, נכון?

מה אימפקט של התוכנית? בלי התוכנית, מה קורה? הם יגידו, כן. עם התוכנית, מה השולי? אני רוצה גם לשמוע את התאחדות התעשיינים ואת לה"ב ואחרים. בואו נזרים את המידע, שיביאו לנו את הנתונים ואנחנו נגלה, הרב גפני?

אנחנו נגלה שהאימפקט של התוכנית הוא שולי וקטן. ואנחנו מדברים על כספי ציבור. יש דרכים בסדר גודל יותר טובות בשביל להעסיק עובדים.

והנושא השני.

כן. בוא'נה, הרב גפני, רק כידידים אני מדבר. אני עם כולם. אני מנסה שכולם ידברו. אין לנו הרבה זמן. בבקשה. בסדר. אני לא אומר הערות שוליות. לא.

עכשיו, נאמר לנו שמדובר על 6 מיליארד שקלים. אני מסכים עם הערות שזה כנראה פחות מ-6 מיליארד שקלים, כי הם בחרו מספר ולא עשו את החישוב האמיתי, כמו שעשו התאחדות התעשיינים. אבל לטובת העניין, נאמר לנו שלעסקים אחרים כבר ניתן כסף, כבר ניתן סיוע בהתחשב בהוצאות הנחסכות. אז גם אם יצאו כל 5 מיליארד שקלים, שנכון להיום אנחנו במיליארד, ב-20% מימוש, בואו נגיד שזה ייקח קצת זמן, הרב גפני, ההשקעה שנעשית בכסף ישיר לעסקים היא זניחה ושולית יחסית למה שקורה בעולם. גם אם היו מוציאים 20 מיליארד שקלים סיוע ישיר, אני לא מדבר על האשראי; גם אם ייתנו 20 מיליארד שקלים סיוע ישיר, זה עדיין יחסית נמוך מאוד למה שקורה בעולם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם השוק חלש, ואתה לא עוזר לשוק להיות חזק, ואתה רק מנסה לדחוף לו עובדים, אתה יודע מה יקרה? השוק לא יקלוט את העובדים. האימפקט של השקעה ישירה בעסקים הוא כל כך הרבה יותר גדול.

עכשיו, את הנתון הזה אספתי מלה"ב. בכל שנה נוספים 54,000-53,000 עסקים חדשים ונגרעים 42,000. כלומר, שנה בממוצע נוספים לנו 10,000 עסקים חדשים. תכפיל בשישה, בשבעה עובדים לכל עסק, זו הצמיחה הטבעית במשק.

בעקבות העובדה שהשוק חלש,

כ-65,000-60,000 עסקים שייפלטו ורק 35,000-30,000 עסקים חדשים. אנחנו מפלוס 10,000 יורדים למינוס 30,000. זה 40,000 עסקים שלא יהיה לאן לחזור. שלא יהיה לאן לחזור. ואני טוען שאם רוצים להחזיר עובדים לעבודה, צריך לחזק את המשק, למנוע פשיטות רגל. זה בסדר גודל יותר משמעותי, כי יהיה חסם.

ניר, תודה רבה. הובנת. תודה רבה.

סליחה, משפט אחרון.

לתוכנית הזאת לא רק שיש ערך שולי קטן - - כן,

- - יש לה גם נזק אסטרטגי למשק. נזק אסטרטגי זה אומר שכל אותם אנשים שהייתה להם ערבות הדדית, יש דבר שנקרא בעם ישראל ערבות הדדית, בין מעסיקים לעובדים, אנשים שהשקיעו ונתנו מכספם האישי, שמרו את העובדים שלהם כמו אחים שלהם. שמעתי כאן אנשים מתארים: יצאו למלחמה בלבנון, פשוט בשבוע הבא, היה אחד הקרבות הגדולים שלי בלבנון והיו לי שם נפגעים, על הערבות ההדדית בעם ישראל. אתמול היה היום אחדות. איך אנחנו מעודדים את הערבות הדדית בין מעסיקים לעובדים כשאתם פורמים את זה לחלוטין. משקיעים מעל 100 מיליון שקלים בבית ראש הממשלה החלופי. הנזק שבתוכנית הזאת הוא בסדר גודל יותר גדול מהתוספת השולית הקטנה כל כך של העסקת העובדים.

וצער לי על הכשל הזה. ככה לא מחנכים שוק.

תודה, ניר.

ינון אזולאי, בבקשה. טוב, אני אשתדל לא לחזור על הדברים. אני מצטרף לרוב הדברים שאמרו פה, אם לא לכולם. אבל לגבי העסקים שנפתחו ב-27 במאי, מסעדות וכדומה, הם לא ייהנו כנראה מהראשון ביוני, למרות שבקושי היו להם רק שלושה ימי עבודה. ותורידו את חג השבועות, אז היה להם יום אחד של עבודה. והם יקבלו רק את ה-3,750 שקלים. אני חושב שגם ראוי לתת לזה את הדעת מה עושים איתם. תסתכלו על בעלי אולמות שחוזרים ב-14 ביוני מצד אחד, אבל עדיין לא בטוח שיש להם את השבועיים האלה שיהיו בהם הרבה אירועים למלא את היומן. צריך לראות גם שם מה עושים על מנת שיוכלו לקבל את המענק. במאי, אני מתכוון שלא יקבלו את יוני, כמובן. דבר נוסף, צריך לראות שאנחנו באמת, אנשים שמחזירים אותם לעבודה מהחל"ת, אז שלא יפגעו בשכר שלהם, שלא ירדו בשכר כמו שקיבלנו תלונות, שהורידו את שעות העבודה של אנשים. ויכול להיות שגם אחרי חודשיים אותו מעסיק יחליט, אחרי שהוא קיבל חודשיים מענק, יחליט שהוא מזיז אותם. אז צריך לבדוק מה עושים, איך הם כן מעוגנים. איך אנחנו מגינים עליהם כעובדים, שלא יישלחו עוד פעם לחל"ת או למשהו אחר, או בכלל לאבטלה. בהגדרות של עובד מזכה, בסעיף 4 להגדרה, זה מחריג נשים ששהו בחופשת לידה בין ינואר 2020 עד לאפריל 2020, או בשמירת הריון כמובן. שם כשהן חוזרות לעבודה אז הן מוחרגות. ודווקא אותן אלה שירצו לחזור לעובדה, נשים בהריון, נשים בהריון בסיכון או שילדו, תהיה להן בעיה לחזור. לא בטוח שהמעסיק ירצה אותן כעובדות בחזרה כאשר יש לו על עובדת אחרת לקבל את המענק. אנחנו צריכים לשים גם על זה לב. וכן גם על קרוב משפחה. אתם כותבים שם בדברי הסבר: "זאת, לנוכח קשיי הבדיקה שאכן מדובר בהעסקה 'אותנטית'".

אתם קודם כול אומרים: תשמע, בעל העסק שיש לו בן משפחה הוא רמאי, אחר אנחנו נדון אם אפשר לתת לו או לא. קודם כול, אנחנו מגדירים אותו כרמאי. אני חושב שזה לא הוגן וזה לא צריך להיות ככה. יש מספיק מנגנונים לבדוק עד כמה אותנטי, כמה הוא היה בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות ועל יד זה נוכל לתת לו. לגבי העמותות, צריך לבדוק כמה דברים. יש הרבה עמותות שהיו,

לפני שאתה הולך, אני ממש מסיים. לגבי העמותות צריך לראות שיש הרבה עמותות שהייתה להן שכירות והן המשיכו לשלם את השכירות הזאת.

לגבי העמותות, יש הרבה עמותות שהמשיכו לשלם את השכירות בעשרות אלפי שקלים בחודש ולא קיבלו תקצוב. וגם הפסיקו לשלם למורים. צריך לראות איך אנחנו נותנים להן. ונשלח מכתב על ידי חברי אופיר סופר שאני הייתי גם חתום על המכתב הזה עם עוד,

כ-40 חברי כנסת, שיש איזשהו פתרון שאפשר לתת להן. הרי הן משלמות 7.5% משכר המעסיקים. מה שמעסיקים אחרים לא משלמים, העמותות משלמות. וביקשנו שם שמחודש מרץ למשך חצי שנה יפטרו אותן מזה. זה יהיה להן חלק מהעידוד להחזיר את האנשים לעבודה. 7.5% של שכר מעסיקים, שבשבילן זה המון כסף. כי אחרת הן לא יכולות. חלקן גם העסיקו עדיין עובדים, במיוחד בעמותות הרווחה. צריך לראות איך אנחנו נותנים את היחס הזה. לגבי רשות המיסים, אני יודע שברשות המיסים מבקשים דוח של 2018. יש כאלה בעלי עסקים שפתחו ב-2019. האם מקבלים או לא מקבלים?

יש איזושהי בעיה טכנית. יש עסקים שכל ההתקשות שלהם זה לא בתעודה זהות, אלא בקוד ייעודי. אנשים באים מחו"ל ויש להם מרכז חיים בארץ, הם משלמים מיסים כרגיל, הם מקבלים את - - - שלהם והם גם מופיעים בהנחה שהם הולכים לקבל.

הם לא מקבלים בגלל שזה מספר דרכון?

זו בעיה טכנית, כנראה. זו בעיה, ערן? אתה מכיר את הסיפור הזה?

אני אבדוק אם יש בעיה כזו. ערן, תבדוק אם יש בעיה. תגיד לחבר הכנסת אזולאי מחר.

אני הבנתי שהוא יפתור את הבעיה. הוא יגיד לי שהוא פתר אותה. שיגיד שפתר, בסדר. אוקיי, תודה רבה. הבנת, ערן, את הרעיון? את המספר הייעודי, נראה לי הוא מתחיל ב-66.

הבעיה היא כן. הם רוצים הקשת תעודה זהות. עד היום עובדים עם המדינה בלי תעודה זהות. יש להם מספר, שהם באים,

ובנושא הזה גם כתובים שהם יכולים לקבל, זכאים לקבל.

משום מה, הם לא מקבלים. ערן, תפתור את הבעיה. יש פה בעיות יותר קשות.

אתה רוצה לדבר על הבעיה הזאת קצת?

רם שפע וקטי שטרית. קטי שטרית אחרונה. אה, אני לא אספיק.

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. - - - הנושאים עלו, ואני ניסיתי לומר לו שאני מסכים עם כל מילה של בצלאל סמוטריץ' בנושא האגודות השיתופיות. באתי לפה במיוחד כדי להגיד לא רק - - - מכירים את הנושא הזה. ערן, רשות המסים מכירה, משרד האוצר מכיר. כבר חודשיים שיש סוג של מאבק של התנועה הקיבוצית - - - גם רטרו וגם קדימה.

הוועדה חייבת להצהיר פה שלא משנה מה יקרה, גם אם החוק יעבור בלי התיקון הזה - - - אחרי זה,

אני רוצה לראות שאנחנו מסכימים על נושא. אתה לא צריך אותו, אתה צריך את האוצר. חבר הכנסת גפני.

אני רק רוצה לראות שאנחנו מסכימים שלא משנה, גם אם החוק הזה יעבור בלי התיקון הזה - - -אנחנו נחזור ותקן אותו מכיוון אין שום הגיון בעוול האדיר שנגרם לכל מי שפשוט עובד דרך אגודה שיתופית. הוא אזרח לכל דבר ועניין. צריך לקיים על זה דיון יותר מעמיק. אני דיברתי איתם. אני אגיד לכם את מה שהם טענו.

אבל אני צריך את הדיון הזה. אני אנסה לתקן את זה פה. ואם לא, נצטרך לקיים על זה דיון. יש להם טענות על העניין של האגודות השיתופיות. אני איתך.

יש להם טענות על החל"ת ועל הזה. פה לא אמורות להיות טענות.

בסדר.

גם אחורה יש טענות - - - כן, בסדר.

- - - נתקן את זה בעזרת השם.

הדבר השני, גם דובר בקצרה.

והסטודנטים - - - שאמורים להיות המנוע של המשק,

קטי, בבקשה. לגבי המענק אני לא כל כך הבנתי אם העמותות נכללות במענקים הללו. כי תבינו, דווקא בשבר הזה של הקורונה התגלו העמותות באמת. תשובה לשאלה הזאת. כן או לא. העמותות בפנים או בחוץ?

למעט מי שנמצא ברשימה המצומצמת שבסעיף 32 לחוק יסודות התקציב. אז משאירים רק 3,000 עמותות? אני אומר עוד פעם: מי שלא זכאי לתמיכות זה רק עמותות - - - מתוך 15,000?

רק העמותות שמה? בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב. והשאר? אני לא יודע מה המספר זה?

סליחה? אני לא יודע לאיזה מספרים, 3,000 או 15,000. תאמין לי, דיברתי כמעט עם כל אנשים האוצר שמתעסקים בנושא. אני לא יודע מה זה אומר ה-3,000. את הנתונים אני מכירה טוב-טוב. אני אי של נתונים. וואי, חבל שהוא לך. רק הערה, בבקשה, אם אפשר שהמענק יהיה פטור מתשלום עבור ביטוח לאומי, מס בריאות, בדומה למענק שהיה בפעימה השלישית? רק לגבי המס, המענק פטור הוא חייב במע"מ, לפי סעיף 12. הוא יהיה פטור מע"מ?

פטור ממע"מ. יש סעיף מפורש שפוטר אותו.

מבחינה חוקית?

הוא חייב במע"מ, אבל פה הוא יהיה פטור ממע"מ.

אבל רק מע"מ. הוא אומר שמבחינה חוקית, הוא חייב במע"מ, ופה הוא פוטר אותו ממע"מ. בחוק הוא פטור ממע"מ. מה הגיון? מה הגיון לפטור ממע"מ ולחייב בכל יתר המיסים? כל מענק בהגדרתו חייב במס מן הסתם. וזו ההכנסה החייבת של המקבל.

במס הכנסה, אם אותו עסק הוא הפסדי, לדוגמה, אז סוד גדול הוא שהוא לא ישלם מיסים.

קטי, אני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתקדמים. למה ממע"מ אתה פוטר אותו?

אז יש הגיון בלחייב אותו במע"מ.

בעיקרון, זה חייב במס.

אם פטרת ממע"מ, תפטור גם ממס. אם אתה לא פוטר ממס, תחייב במע"מ.

אפשר. אפשר גם לחייב במע"מ.

אבל אנחנו רוצים לפטור ממע"מ. אבל למה? בצלאל, מה הגיון לפטור ממס?

הגיון לפטור ממע"מ? הרי למה פוטרים? למה המדינה מוציאה כל כך הרבה כסף? יש בעיה קשה, נכון?

של כולם פה היא שזו שנה שבה הסיכוי - - שמי שמרוויח צריך לשלם. - - שעסקים האלה שהפסידו יותר מ-25% מהמחזור החודשי שלהם ושהפסידו חודשים, ירוויחו בשנה כזאת הוא אפסי,

במקרה שיש עסק שהרוויח חזק, למה שיהיה פטור ממע"מ?

וצריך לזכור שיש פה הרבה עסקים. הכנסה זאת היא הכנסה מאוד גבוהה. תודה רבה.

עוד הערה.

בקיצור, זה דווקא אלמנט שיעזור לעסקים הקטנים. בצלאל, אני לא מסכים לדבר הזה. אתה השתלטת היום על הדיון.

קטי היא פה חברת כבוד. תודה רבה, הרב גפני. זו רק הערה, אני חוזרת לסיפור של מסלולי תעסוקה. חברים יקרים, המסלול הזה הצליח מאוד מאוד. קחו את זה לתשומת ליבכם. תנסו לשנות קצת את הפאזה שממצב שבו אנחנו שומרים על הקופה ההפך. העידוד הזה במסלולי תעסוקה ירחיב את מעגל התעסוקה דווקא לבלתי מועסקים, שכמובן שלא הוספנו גם את הקטע של המוגבלים. שהפרויקט במסלולי תעסוקה גם יכניס את המוגבלים.

דיברנו על זה.

ברור.

אנחנו ממשיכים את הדיון מחר. אני כנראה גם אצביע מחר. אני אומר לכם: אנחנו לא נעשה הנחות. אני רוצה תשובה לגבי מה שקטי אמרה, לגבי הנושא של התעסוקה, שזה לא נוגע לחוק הזה.

שאתם לא לוקחים משם כסף ולא נוגעים בנושא של עידוד התעסוקה. אני רוצה תשובות מה אתם הולכים לעשות עם הדבר הזה. אני רוצה תשובות לגבי העמותות. מחר זה לא יהיה קייטנה.

יהיו שאלות קשות שאנחנו נצטרך עליהן תשובות. אני רוצה להצביע מחר. אם הייתי מקבל את מה שניר ברקת אומר, אז הייתי אומר: בואו לא נצביע,

למה זה בסתירה? זה גם מה שאני אמרתי. כל הסיפור של מהעובד הראשון. אני מסכים איתך. בגלל שהיו פה טענות ואת אמרת את זה ראשונה, אני מסכים איתך. אבל ניר ברקת דיבר על כל הקונספציה, על הכול.

הם יכולים להחליט בנוסחה שמחליפים 100% משרה של עובדים. אבל זה לא הם. זו הממשלה.

את היית בממשלה. אני לא חבר ממשלה, לא הייתי אף פעם. יש פה - - - רבה - - - אתה יודע כמה זמן - - - הרב גפני, אפשר לקבל התייחסות גם לנושא - - - בסדר. התייחסות. שאול, התייחסות לעניין הזה.

שתתייחסו לעניין. איפה ערן הלך?

רק כדי תדייק בדבריך שלא ,

אתה רוצה להתחיל להצביע מחר.

רק לדייק בדברים שלא,

אתה רוצה להתחיל להצביע מחר. יכול להיות שההצבעה תימשך עד מוחרתיים ואחרי.

אבל אתם שואלים אותי כל הזמן ואני נוהג בהגינות. אני צוחק. אני לא עניתי שהיום תהיה הצבעה. אתה שאלת אותי עשר פעמיים. רצית לשמוע.

אם לא אמרתי, אז אין הצבעה. אני אומר שמחר אני אעשה כל מאמץ, בגלל שאני תומך בחוק הזה. זה חוק של הממשלה. זה חוק של שר האוצר, שהוא בסופו של דבר מטיב עם אנשים.

הטענות המקצועיות נגד זה הן טענות שנשמעו ויישמעו גם מחר. אבל אני אומר לכם היום שאני רוצה מחר לעשות ישיבה ארוכה עם כל מה שנלווה בזה ולהצביע. לא נוכל להצביע אנחנו חברה דמוקרטית. אבל אז המשמעות של העניין היא ברורה לכל אחד מאיתנו. אני רוצה לסיים ברם בן ברק. אני אבקש רק משפט אחד.

שתדבר תהיה המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה, נעמה קאופמן.

משפט אחד בלבד. יש בחוק הזה איזושהי בעיה, שאתה נותן את המענק לעובדים, על פי עובד - - העלו את זה כאן. - - ואתה לא יודע אם המפעל יעסיק אותו למשך שנים. למה לא להפוך את המענק הזה,

לתת הלוואה שתהפוך למענק אחר שנה, אחרי שאתה יודע שכל הקריטריונים, קרי, לא הורידו לו בשכר, החזיקו אותו כל השנה ולא עשו את זה בשביל איזושהי מניפולציה.

לתת את זה כהלוואה ולהפוך את זה למענק לאחר שנה שעמדת בקריטריונים. זאת הערה ראשונה. ההערה השנייה היא, אני לא יודע אם דיברתם על זה, כי אני הייתי בוועדת הפנים עד עכשיו, האם דיברתם על זה שיכול להיות שחלק מהתקציב לא יספיק וחלק מהעסקים הקטנים דווקא ייפגע מהעניין הזה? האם לא כדאי להתחיל בעסקים הקטנים או לוודא שכולם מקבלים? שלא יהיה מצב שהגדולים יקבלו ולקטנים אין כסף. שאול, אני אבקש תשובה מחר על השאלה הזאת. אנחנו דואגים יותר לעסקים הקטנים, לא הגדולים.

נעמה קאופמן, ובזה נסיים. שלום לכולם. אני נעמה קאופמן, המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה, וכרגע גם רשמת אגודות שיתופיות. יש לי ארבע נקודות קצרות להגיד לכם על דעת שר הכלכלה והתעשייה. הראשונה נוגעת למתווה פיצוי של העסקים שהעסיקו את העובדים בחודש אפריל, ששימרו את כוח העבודה שלהם. סוכם על דעת ראש הממשלה שתהיה הידברות עם האוצר למענק של עד מיליארד שקלים שיטפלו באותם מעסיקים ששמרו על העובדים בחודש הכי קשה. זו סוגיה מאוד מאוד חשובה שצריכה להיות בפנים, כדי להמשיך ולשדר את המסר שמי שמחזיק עובדים ומעסיק עובדים המדינה מתמרצת ומתגמלת אותו. בנושא הזה גם חשוב לזכור שאנחנו בעיצומו של משבר.

אם אנחנו, חלילה, מסתכלים במבט קדימה, חשוב לדבר על מודל גמיש שיתגמל את מי מעסיק עובדים גם בחלקיות משרה. אזי המדינה תפצה בחלקיות אחרת ולא ייווצר מצב שבו אנחנו מעודדים בעצם להוציא את העובדים ולא להעסיק אותם בכלל. נושא של מסלולי התעסוקה שהוזכר. הם מסלולים מצוינים, מאוד מקצועיים, מוכיחים את עצמם. אנחנו בעצם מחכים לתקציב. ברגע שיגיע התקציב אנחנו יודעים להפעיל אותם ולהוכיח גם כמה הם יעילים. מילה אחת, כי אני רשמת אגודות שיתופיות בהאצלת תפקיד כרגע, חשוב לי להעביר מסר: אדם שהוא עובד אגודה שיתופית לא יכול להיות מופלה בגלל שהוא עובד באגודה. חשוב לחדד את זה, ולכן אדם שנמצא ביחסי עובד-מעביד עם האגודה, שעובד באגודה, שילמו מיסים בגינו, צריך להיות בפנים. תודה רבה לכולם. תודה רבה. גברותיי ורבותיי, יש רבים שממתינים לדבר על העניין הזה, רבים מבין האורחים שנמצאים בזום,

קודם כול, אני מתנצל בפניהם. אני אתן עדיפות מחר למי שיבקש מבין האורחים לדבר. אנחנו מחר נתחיל בהקראת החוק. אנחנו נעבור סעיף-סעיף ועל כל סעיף. אם לא תהיינה הערות, בסדר. אבל אם תהיינה הערות, אנחנו נדון עליהן. אני אאפשר לאורחים לדבר. אני מבקש לעשות את זה באופן מקצועי וענייני. אני אבקש מאוד מהממשלה, מנציגי הממשלה, שתבואו עם תשובות, עם כל מה שנאמר עד עכשיו על ידי חברי הכנסת, על ידי חברי הוועדה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

11:22.